צוהריים טובים, אנחנו נמצאים ביום שלישי כ"ג שבט 14.2.2023, בראשית דבריי אני רוצה לשלוח את תנחומי למשפחה של לוחם מג"ב אסיל סואעד שנרצח אמש בפיגוע במחסום שועפאט, בשמי ובשם כולם אנחנו שולחים את תנחומינו למשפחה. שנית, היום נסתלק מאיתנו ידינו הרב זרח משולם, היושב-ראש המיתולוגי של המועצה הדתית ברחובות, ממקימי תנועת ש"ס, אנחנו שולחים את תנחומינו למשפחה הכבודה. אני רוצה לברך את משתתפי הדיון הזה, השרים, חבריי חברי הכנסת, ראשי הרשויות, מנכ"ל משרד הפנים שנמצא איתנו מר רונן פרץ. אורחים נכבדים, במסגרת הדיונים של הוועדה הזאתי, אני רוצה לשמוע כמובן את כולם, להחכים, לממש את החזון של הוועדה שלנו, לצמצום הפערים בין הפריפריה למרכז, אני כתושב הפריפריה הירושלמית, שהתחלתי את דרכי בעשייה הציבורית כחבר מנהל בנווה יעקב, כשאני רואה איך הייתה נראית פעם נווה יעקב ואיך היא נראית היום. אני גר שמה למעלה מ- 20 שנה, לראות איך פעם נווה יעקב הייתה שכונת פריפריה רחוקה פינתית שכמעט לא שמעו עליה, אנשים חשבו הרבה הרבה אם לבוא לגור בכזה מקום, ולראות אותה היום מפותחת כל כך, החיבורים בין כל הציבורים עצמם, בין עולי רוסיה לבין המשפחות עולי אתיופיה, כשהמוסדות מתפתחים במקום שמה, שירותים כמובן שניסינו כמה שיותר להנגיש את השירותים של עיריית ירושלים לתושבים עצמם, והיום אתה רואה את השכונה הזאתי, אני חושב שהיום לקנות דירה בנווה יעקב זה איך אומרים כמה מיליונים עולה, אני יכול להגיד לכם שכשאני באתי לגור שמה הדירה עלתה 81.5 אלף דולר, והיום אחרי קרוב ל- 20 שנה לראות שדירות עולות כל כך הרבה, איך שיודעים לקרב. זה בדיוק לקחת פריפריה ולקרב אותה ולשכלל אותה כמו מרכז, וזה מה שאני מקווה וזה מה שהרצון שלי לעשות בוועדה הזאתי עצמה. אני כחבר תנועת ש"ס, תחת הנהגתו של יושב-ראש התנועה שלנו הרב אריה דרעי, שבמצע הבחירות העמיד את נושא צמצום הפערים והמלחמה ביוקר המחיה וצמצום העוני, אפעל ליישם את ההבטחה שלנו לבוחרים, להביא להישגים ולצמיחה במקומות הנדרשים לכך, וחיזוק השכבות החלשות ושיפור מצבם הכלכלי. אני רואה בוועדה הזאתי כלי חשוב להביא המלצות עם פתרונות, אשר יממשו את החזון של כולנו בבית הזה, אנחנו נכין המלצות, ובעזרת ה' אנחנו נעמוד ונדאג לראות שהם מיושמים תחת הוועדות שלנו, תחת משרדי הממשלה שנמצאים תחת סיעת ש"ס, וכל אנשי הקואליציה שנמצאים פה בבית הזה. אנחנו בוועדה הזאתי לא נפעל סקטוריאלית, לא מגזרית ולא מגדרית, אנחנו נדאג פה לציבור החרדי, לציבור הכללי, יהודים וערבים, דרוזים וצ'רקסים, מימין ומשמאל, נדאג לפערים של חינוך, בריאות, כי בסוף הפערים הם חוצים מגזרים, הפערים נמצאים אצל כולם, ברצוני להביא פתרונות בטווח המיידי לבעיות שיעלו בפנינו, כי כל משרדי הממשלה הרלוונטיים יהיו שותפים מלאים לדיונים שיתקיימו פה בחדר הזה. לא בכדי הוזמנו לכאן ראשי רשויות שנמצאים פה, ראשי מועצות, אתם הגורמים שמכירים הכי הכי טוב את המצב בשטח, אנחנו רוצים פה לשמוע אתכם, על האתגרים, מה אתם חושבים, מה יכול להביא לשיפור מצבם של ערי הפריפריה. אני רוצה לומר לכם באופן אישי, אנחנו כאן בשבילכם, נבחרנו בשביל לשרת אתכם, אל תרחמו עלינו, תטילו עלינו כל משימה שאתם חושבים שאנחנו צריכים לעשות, כי אתם עושים את זה בזכות ולא

לסיום אני מבקש להודות ליושב-ראש התנועה שלנו הרב אריה דרעי, שמכוחו וביוזמתו הוועדה הזאתי קמה, רבים מהיושבים כאן יודעים כמה חשוב ליושב-ראש התנועה שלנו חיזוק ערי הפריפריה, כמה קרוב לליבו הנושא של המלחמה בעוני וההתמודדות הקשה של משפחות מעוטי יכולת, עם ההסתדרות היום יומית שלהם בעיקר בפריפריה, וכשאני מדבר על השכבות החלשות, אני מדבר על כל המגזרים כמו שאמרתי מקודם, חרדים,

מסורתיים, יהודים וערבים, שמאל וימין, המצוקות איתם מתמודדים יישובי הפריפריה, לא מבדילות במגזר אתה משתייך או במגזר אליו אתה נמנה. זכות גדולה נפלה בחלקי, שחברי חברי הוועדה מדובר באנשים, אני רואה פה את דבי, אני רואה פה כמובן את חילי, אני רואה פה את שאר החברים, כמובן את ידידי מיכאל. אנחנו לא קיימים - - רגע רגע, אני אומר כמובן, יוני ראיתי שנכנסת חבר הכנסת יוני משריקי, שאנחנו באמת גדלנו ביחד בפריפריה הירושלמית, באנו ביחד מאותו מקום, אבל ש"ס כולה כאחד, מדובר באנשים שמתמצאים היטב בנושא של הפריפריה, חלקם נולדו וגדלו שם, ואני מאוד שמח שאלו חברי הוועדה שלנו, ושביחד אנחנו נעשה הרבה הרבה דברים טובים לצמצם את הפערים. כאן המקום גם להודות לצוות הוועדה, לעוזרי היקרים אשר עמלים לענות לכל פנייה, וכמובן למנהלת הוועדה גברת אריאלה מלכה, והיועצת המשפטית שלנו גברת ורד ריקו זילברמן, שנוכחתי לגלות את האכפתיות ואת הרצון לעזור להצלחתנו, שהם רואים בדבר הזה לא כעבודה אלא שליחות, כמובן גם לדוברת מור. תפילתי לבורא עולם שיצליח דרכנו, על מנת להביא מזור ופתרונות לחיים טובים יותר, למען תושבי ארץ ישראל כולם, כמו שאמר דויד המלך בספר תהילים, נער הייתי גם זקנתי, אני כאחד שנער הייתי בנווה יעקב, התחלתי בפריפריה הירושלמית, וגם זקנתי קצת, ברוך ה' היום כבר התקדמנו, חבר מנהל, אחר כך סגן ראש עיריית ירושלים, וכיום נמצא במקום החשוב ביותר במדינת ישראל, כחבר כנסת בבית החשוב הזה, ולא ראיתי צדיק נעזר וזרעו מבקש לחם, אני מקווה שאנחנו בעזרת ה' מהוועדה הזאתי ומהבית הזה, ביחד עם כל השותפים והחברים פה, נביא באמת מזור לאנשים שבאמת כל אחד יוכל לאכול את לחמו, יוכל לפרנס את משפחתו, יוכל לחיות בכבוד בארץ ישראל. אז דבר ראשון באמת לכולם, תודה רבה באמת לכל ראשי הרשויות, לסגנים, לחברים שנמצאים פה ושהגיעו במיוחד מהצפון ומהדרום, תודה רבה לכולם. אני רוצה להזמין, אני חושב שביקשה ממני פה הראשונה זה הייתה מיכאל ביטון. כבוד היושב-ראש אם אחר כך אני אוכל. אז מיכאל אולי אנחנו ניתן קודם לדבי, בכל אופן היא חברה פה בוועדה. אדוני יושב-ראש הוועדה, הרב אברהם בצלאל, אנחנו לא קוראים לך הרב סתם, כי אתה לפני שהלכת לשירות ציבורי, צברת מעל עשור של לימודים של תורה נטו לשם שמיים, אתה גם ממשיך להקדיש זמן, קובע עיתים לתורה ולחברותה, אנחנו לא ישנו הלילה בכנסת, ואני רץ לוועדה שלי שהקמנו בתיאום ביחד, אבל היה לי חשוב לבוא לכאן לברך אותך על הקמת הוועדה. מרגע כניסתך לכנסת, אתה צופה ולומד ויודע, בשקט בלי הרבה רעש, אימצת את הסגנון המכבד, אימצת את השפה האצילית, כל חבר כנסת מחליט מה הסגנון שלו, והדרך שלך היא דרך מכבדת, דרך של להלך בכבוד בבית הזה לכל אדם, וככה אנחנו בנינו חברות, ועכשיו כשאתה הולך להוביל את הוועדה לצמצום פערים חברתיים בפריפריה, הזכויות של העבר עומדות לך, במיוחד הקמת קרן גמ"ח, כשהיית בישיבות ניהלת את הגמ"חים של החסד, וא' כשנותנים למישהו לנהל גמ"ח הוא אמין כי הוא מחזיק בכספים, הוא דיסקרטי, שומר על כבודם של אנשים, עושה מתן בסתר, וגם יודע להבין את נפש האדם ואת המצוקות שלו, זה דבר אחד שעומד לרשותך. דבר שני זה שהובלת את החינוך ואת הסוגיות החינוכיות בירושלים, ושם יש המון פערים חברתיים של שוויון הזדמנויות, וכל הכלים האלה של העבודה הקהילתית שלך, של הגמ"חים שהובלת, של החינוך שעסקת בו, אני חושב מביאים לך קרקע של רגישות, של אהבת הכאב והקשיים והפערים, ופה יש הזדמנות לתקן. אנחנו נעבוד ביחד, אנחנו בעזרת ה' נכנס את הוועדות שלנו יחד על נושאים משותפים, נתאם את העבודה, לא יכולנו להקים את הוועדות בלי שנדבר ונסכים שאנחנו יודעים לעשות את הדברים ביחד, אז על זה אני רוצה להגיד לך תודה ולברך אותך בהצלחה, ואני יודע שבגישה שלך שהיא מחבקת את כולם ואכפתית לכולם, הדבר הזה יבוא לידי ביטוי בוועדה, בהצלחה. תודה רבה חבר הכנסת מיכאל ביטון. חברת הכנסת חברת הוועדה דבי ביטון בבקשה. כבוד היושב-ראש ברכות, ברכות על וועדה מאוד מאוד חשובה, אני רואה בזה זכות, אני מצטרפת לפני לתנחומי למשפחה היקרה שבאמת איבדה את לוחם מג"ב, ואני רוצה לומר שאני מאוד נרגשת להיות בוועדה הזו, כפי שאדוני כבר התחיל בתחילת דבריו, לספר כמה הנושא קרוב לליבו, אז אני לפחות אוכל לומר שאני נולדתי, גדלתי ומגדלת בשדרות, העיר המאוד מאוד אהובה עלי, אפילו פעם חרגתי, עברתי לראשון ולקח לי בדיוק חודש להבין, שמי שגדל בחום ובמקום הפריפריאלי הזה, המשפחתיות,

ה-די.אן.אי הוא שונה, וגם אלפי קסאמים, שום דבר לא מזיז אותנו, כי פריפריה יש בה משהו מיוחד משפחתי. אבל אין ספק אדוני, שעומדת בפנינו עבודה לא פשוטה, שבאמת החזון הוא שדין הפריפריה זה דין המרכז ואפשר לבצע את זה, אני חושבת שלאט לאט זה מתחיל לחלחל, אבל הפערים עדיין מאוד עצומים, אפשר לראות אותם בחינוך שצריך לאפשר, לפחות אם אני מסתכלת בשדרות, אני הייתי רוצה חוץ מבית ספר חילוני, דתי, אולי בית ספר דמוקרטי,

לנסות להמשיך ולהגדיל את האפשרויות חינוך שילד יוכל למצוא את עצמו, או אפילו בתי ספר מקצועיים שיתנו תשובות לילדים, שאולי לא מתאים להם להיות בעיוני וכו', שלצערי אצלנו באזור הוא פחות. כמו כן הנושא הרפואתי, חשוב מאוד שיהיו יותר תשובות ומענה, וקיצור תורים, כי היום כשאתה הולך לבקש. אנחנו יודעים שתוחלת החיים בפריפריה לצערנו הרבה יותר נמוכה בפריפריה. בדיוק, היא הרבה יותר נמוכה, וזה גם חלק מהתשובה. אין ספק זה חלק מהדיונים שאנחנו נעשה בעזרת ה' בוועדה. כן, בנוסף שאני חושבת שאחת הבעיות הבולטות ולא ברור לי למה אי אפשר לפתור אותה, כי היום הכל כבר הרבה יותר נגיש, זה נושא התחבורה, אני יכולה להגיד לאדוני שאם אתה רוצה לנסוע משדרות למודיעין, אז זה יכול להסתכם לך לפחות בשלוש שעות שזה מטורף, גם לירושלים התנועה היא לא מספיקה, גם לתל אביב לפעמים, ויש צורך לנייד, להנגיש. כי בסוף אדוני, אנחנו יודעים שהפריפריה מספקת מקומות עבודה אבל דלים יחסית, ואם מישהו רוצה ללכת טכנולוגיה, היי-טק וכו' וצריך להתנייד, וברגע שאין לו את הגישה אז גם את זה אנחנו מאבדים, אז חייב להנגיש את הפריפריה למרכז, וכמובן אדוני אני לא אתיש הרשימה עוד ארוכה, אני מאחלת לנו בהצלחה, אני מברכת באמת את כל המשתתפים, תודה לכם זה מאוד מאוד חשוב, אתם הקול, אתם השטח ואנחנו נעשה כל מה שביכולתנו כמובן לעמוד במשימה החשובה הזו, תודה רבה לך אדוני. תודה חברת הכנסת דבי ביטון, חבר הכנסת עופר כסיף בבקשה.

היושב-ראש, בוא אנחנו יושבים פה ראשי רשויות שהגענו מרחוק המכובד, חבר כנסת ראש ראשות, ככה בכל הוועדות יושבים פה. כמו הבקשה של בני ביטון, ידידי היקר אתה צודק, אנחנו נעשה אחד ואחד. אין בעיה בסדר גמור, אני פשוט מתנצל שאני צריך ללכת לעוד ועדות, אבל בשמחה רבה. ראש עיריית דימונה בני ביטון, בבקשה. אני אתחיל ברשותך, קודם כל ברכות אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת שנמצאים איתנו, השר לשעבר באמת שעשה רבות למען הפריפריה, מנכ"ל משרד הפנים, עמיתי ראשי הרשויות שנמצאים פה, אדוני סגן השר לשעבר, המפקד שלי בצבא. תראה אני אדבר אפילו בשלושה כובעים, כראש עיריית דימונה, כסגן יושב-ראש השלטון המקומי, וכיושב-ראש פורום ערי הפיתוח והפריפריה ויהודה ושומרון. תראה אני כבר לא קורא להם, יושב פה שמעון לנקרי ואנחנו לא שתו לי, אכלו לי ובכו לי, אנחנו כבר ערים מתפתחות, נעשתה עבודה טובה, דבי יודעת מה נעשה בשדרות ובכלל בכל ערי הפיתוח, אבל אני רוצה ברשותך, בגלל שנמצא פה מנכ"ל משרד הפנים, להתייחס בכמה דברים שמאוד חשובים לנו בפריפריה, ואני אתחיל קודם כל במענקי האיזון. מענקי האיזון מאז ומתמיד הם עדיין מתחת, אנחנו כל היום רק, הגיע הזמן שבאמת ישימו אותם בקדמת הבמה, אני בטוח בשר ואני בטוח במנכ"ל, ואני בטוח שאנחנו בשלטון המקומי נגיע להסכם והבנה. הדבר השני, הסכמי המצ'ינג, אתם רוצים לעשות פערים בין הפריפריה לבין הדברים האלה, להוריד את המצ'ינג מעיירות הפיתוח בחינוך וברווחה, אז לרשויות שיש להם כסף אין להם שום בעיה לשים את המצ'ינג, אבל ברשויות שאין להם כסף, המצ'ינג חוזר חזרה בחינוך ורווחה למשרדים, והמשרדים מעבירים את זה לערים הגדולות שאין להם צורך במצ'ינג, אז אני אומר את זה. הדבר השלישי, תראה רבנו והתווכחנו על נושא הטבות המס, אפשר לעשות כל כך הרבה דברים, אמרתי את זה גם לראש הממשלה וגם לשר האוצר, ואני כל כך מרוצה שבאמת נתנו תקנת שעה לעכו, הגיע הזמן שזה יהיה בחוק, ויתנו לעכו ולכולם ולכל אלה שמגיעים. אני אומר לך, אני הייתה לי מלחמה של כמעט אני אומר לך שבועיים, הפכתי את העיר דימונה, אבל בגלל 3% כמעט הרגו אותי לגמרי, ברוך ה' ששר האוצר, ראש הממשלה ויושב-ראש הקואליציה, באמת הביאו את זה לקדמת הבמה. דבר נוסף שאני רוצה באמת להדגיש, בגדול אני אומר הבזקים, אני נותן הבזקים, נושא התחבורה, תראו יש תחנת רכבת בדימונה וזה אבסורד, תחנת הרכבת מרוחקת 2.5 קילומטר מדימונה, כדי לעשות אותה אטרקטיבית. בני אני רק יכול להגיד לך ששבוע הבא יש דיון על הדבר הזה ספציפי, התפרצת לדלת פתוחה כי זה אחד מהדברים.

אני אומר את זה כדי להכניס אותה לדימונה, סטטוטורית, אני חבר בוועדה המחוזית, אני חבר בוועדה הארצית, אז ברוך ה' הכנסנו אותה, תשע שנים לקח לי, אמרו לי לאילת, הבאתי אליהם לאחת הוועדות עיתון של בן גוריון שהיה ראש ממשלה ב-1948 ואמרו יש רכבת לאילת, אז אני אומר הדבר הזה תראו מה זה עשה בנתיבות, שדרות, אופקים, באמת זה שינה את הדברים האלה מקצה לקצה. דבר הכי חשוב לנו בנגב, חבל שמיכאל חברי וידידי, שדה תעופה בינלאומי, תקשיבו שנייה בצפון לא רוצים את השדה תעופה. לא לא לא בני בני. אתה עוזב חברי שמעון, בסדר עזוב. אני מסיים לא עוזב. בני אני מבאר שבע ותאמין לי שאנחנו איתך.

רוביק איתנו ורוביק עושה עבודה, כל ראשי הרשויות, הדבר הזה צריך להיות, זה 30 אלף מקומות עבודה, הדברים האלה צריכים וישנו את הנגב מקצה לקצה. לסיום אדוני היושב-ראש, אני באמת רוצה להגיד שהוועדה הזאתי היא כל כך חשובה, באמת אני מכיר את השר שהיה, ובעזרת ה' אני מקווה שהשר שיזור אריה דרעי,

אני מכיר את המנכ"ל שלו, אני אומר הנושא של צמצום פערים הגיע הזמן לשים אותם בקדמת הבמה, ואני אומר לך יש לי הרבה שערות לבנות, ואמרתי את זה לחיליק הרגע, דיבורים דיבורים בלי חול ואין מה לאכול, אני מקווה שאתה, אני מקווה מאוד שתצליח לשים את זה, ותצליח לשים את זה בקדמת הבמה, כי אני חושב שבאמת ערי הפריפריה היום הם נמצאים בתנופה אדירה, צריכים לתת להם מתיחת פנים טובה, ואנחנו נבצע את כל הדברים האלה. בני תודה רבה, אנחנו נעבור לחבר הכנסת עופר כסיף. קודם כל תודה רבה, אני מתנצל מראש שאני צריך לצאת, יש לי לפחות שלוש ועדות לנדוד ביניהן, כולנו מכירים את זה פה. קודם כל אני רוצה לברך את בני ביטון ואת העיר דימונה על ההצלחה בכדורגל, זה דבר חשוב, אני מאוד מקווה. תברך אותנו בחינוך, שלושה פרסי חינוך, זאת עיר, זה מעצמה חינוכית. חכה רק התחלתי. אז קודם כל אני מקווה מאוד שהמדינה גם תשקיע הרבה יותר גם בספורט, גם בחינוך ועוד מעט אני אתייחס לעוד נקודות, ואני הייתי מאוד שמח לראות הרבה קבוצות, אני אומר מה שמכונה פריפריה, אין לי את הזמן עכשיו להכביר במילים, אבל עצם השימוש במילה פריפריה מבחינתי הוא בעיתי, ואני מניח שעוד יהיה לנו בעתיד את הזמן להתייחס לזה. ואני מברך כמובן את היושב-ראש על הוועדה הבאמת חשובה, אז אני מאוד מקווה גם באמת שתהינה הצלחות ניכרות ורבות בהמשך, לכל היישובי מה שמכונה פריפריה,

בחינוך וכן הלאה. אני רוצה להפריד בין שני דברים, יש דבר אחד שמן הסתם הוא זה שיטריד אותנו יותר בתוקף הנסיבות, וזה איך אנחנו פותרים בעיות נקודתיות, נקודתיות זה אומר, אנחנו כולנו יודעים שהפערים קיימים בחינוך, אני לימדתי למעלה מעשור, לימדתי בכמה מקומות אבל המקום אולי שאהבתי יותר ללמד היה במכללת ספיר, לימדתי במכללת ספיר למעלה מעשר שנים. יישר כוח. ומבחינתי זאת הייתה גם שליחות, ולימדתי גם באוניברסיטה העברית, ואני חדש משמעית אני אומר שלהיות בספיר מבחינתי זאת הייתה שליחות חברתית, ואני מתגעגע לעבודה הזאת ובמיוחד לשם. התחלתי לומר, צריך להבחין בין הטווח הקצר לטווח הארוך אם אתם רוצים לפתרונות שעל פני השטח, או פתרונות עומק, או פתרונות יסוד, הפתרונות בטווח הקצר "הקוסמטיים", נוגעים באמת לפערים הקיימים ואיך פותרים את הפערים הקיימים, נדמה לי שאת הזכרת את נושא התחבורה למשל, אני מתחבר לגמרי ומסכים ואשמח לסייע ככל הניתן בנושא של שדה התעופה כמובן, ובנושא של חינוך והשכלה בכלל, בנושא של ספורט שהזכרנו, של תחבורה, של תרבות, של אומנות, של דיור, של תעסוקה ובכוונה השארתי אולי את הנושא החשוב ביותר לסוף. תעסוקה וביטחון תעסוקתי, וביטחון מעבר לזה גם כמובן, אבל לדעתי יש דבר אחד שהוא בעיית העומק, בעיית העומק היא כל מה שמכונה פריפריה ובעיקר באמת בנגב אבל לא רק, נוצרה כתוצאה במדיניות היסטורית שהייתה כרוכה מלכתחילה באפליה, ובאפליה שאני אומר, באפליה שהיא גם מעמדית אבל גם גזענית, לא פלא שיש חפיפה גדולה מאוד בין הפערים המעמדיים לפערים העדתיים. כל פעם מדברים אל תוציאו את השד העדתי מהבקבוק, חברים הוא אף פעם לא נכנס לבקבוק, עדיין יש אפליה של הציבור המזרחי ושל יוצאי אתיופיה, והאפליה הזאת לא נעלמה, היא נעשתה יותר מתוחכמת ולכן לכאורה לא רואים אותה אבל היא קיימת, והיא קיימת בעיקר בפריפריה, אני מסיים עוד משפט. לכן אני חושב שצריך לשים את הדברים על השולחן, לא להעלים אותם ולא לכבס מילים, אלא לדבר במפורש על תוכנית ארוכת טווח ועמוקה, לא לצמצום, למחיקת הפערים העדתיים והמעמדיים, ומשפט אחרון, למחיקת מה שאני רואה כיסוד או שורש הרע, שזה יצירת תלות בין מה שמכונה פריפריה למרכז בעיקר מהבחינה הכלכלית, זה לדעתי הדבר שבטווח הארוך צריך לפתור, אני מודה לך אדוני ואני מתנצל שאני צריך לצאת ושיהיה בהצלחה. עופר אני מודה לך על הדברים, אני מזמין אותך פה לוועדות שתבוא ושתשמיע את דבריך וביחד נשתדל לעשות דברים טובים, כי הדברים שלך הם מאוד מאוד חשובים.

כמובן בועז יוסף ראש עיריית טבריה בפועל. שלום לכולם, אני גר בפריפריה, נולדתי התחנכתי עוד מעט 61 שנה. אז קודם כל ראשית, יש הבדל משמעותי בין פריפריה הסמוכה למרכז לבין פריפריה רחוקה, הבדל שמיים וארץ, כאשר הפריפריה היא רחוקה ממרכז הארץ הבעיות הן כפולות ומכופלות, ואני תיכף אנסה לפרט עד כמה. אנחנו סובלים בעצם בכל התחומים, בחינוך, בבריאות, בריאות לדוגמה אם אתה רוצה לקבל MRI בפריפריה לוקחים אותך לטיול שנתי, תרבות, תשתיות, תחבורה, בני מתלונן שתחת הרכבת שלו רחוקה ב- 2.5 קילומטר מהעיר, אני חותם שתהיה לי תחנת רכבת 25 קילומטר מהעיר, עד היום אפילו אין תכנון לרכבת לטבריה, אין תכנון אפילו לא באופק, כלומר מהיום אם מחר יתחילו לתכן ולעבוד, יש עוד עשר שנים עד שתגיע רכבת לטבריה. תעסוקה, זאת הבעיה הקשה ביותר של ערים, אם אני אנסה להבחין מה הבעיות הקשות שלנו בפריפריה, זאת נטישה של הצעירים שלנו, הצעירים שלנו נוטשים אותנו בהמוניהם, ולמה אני מתכוון? אנחנו משקיעים בחינוך, יש לנו הצלחה של 95% בבגרות, כשהתלמיד מסיים את הצבא אנחנו נותנים לו מלגות ללימודים, מלגות מלאות ממש, כמעט מכסה את כל שכר הלימוד, יום אחרי שהוא מסיים את הלימודים שלו הוא עובר למרכז, הפכתי להיות קבלן של עיריית תל אביב, אבל לפחות שישלמו לי על זה, ממש קבלן, נותן להם כוח אדם, מעסיקים אותו, באותו יום מעבירים כמובן כתובת, אם תוציא היום כמה אקדמאים יש לנו בטבריה, פחות מ- 10% כי אף אחד לא נשאר. לא נשאר ואז כשאתה הולך ואתה אומר לצעירים מה הבעיה, למה אתם לא נשארים? אין לנו תעסוקה מה אתה רוצה שאני אלמד ואני אעבוד בבתי מלון? אני לא חייב לעבוד בבית מלון, זה מה שיש לכם פה והוא צודק, המפעלים האזוריים שיש לנו שמה, זה מפעלים של ויסוצקי של להכניס שקיות תה בתוך קופסאות, או שמפו ג'ונסון את ג'ונסון וכיוצא בזה. עם שרת הכלכלה לשעבר ישבתי והזמנתי אותה לטבריה והסברתי לה, במשך 25 שנה האחרונות לא קם מפעל אחד עתיר ידע, עתיר שכר בכל אזור הצפון, אם ניקח מיוקנעם עד מג'דל שמס אחד לרפואה,

זה אומר שככל הנראה, ההטבות שניתנות הן הטבות לעסקים, הטבות שלא משתלמות לו לבוא לצפון. הפער שנוצר גם כן בנושא של חינוך, זה מה ההשקעה בתלמיד, כולם יודעים שהשקעה בתלמיד במדינת תל אביב היא פי כמה וכמה מהפריפריה, אבל זה בין היתר למה? מפני המצ'ינג שיש שמה, לא המצ'ינג הרגיל, בסופו של דבר כל המצ'ינג שאנחנו משלמים, הולך מתוך כספי העירייה, אם פעם הייתי בונה גן ילדים כמעט ב- 100% מימון של המדינה, היום כדי לבנות גן ילדים אתה מוציא, נותנים לך 900 אלף שקל הגן עולה 1.5 מיליון. אם בית ספר פעם יכולת לבנות במחיר מלא, בסכום מלא כמעט של משרד החינוך, נניח בית ספר פשוט עולה 5 מיליון שקל, הוא עולה לנו 7.5 מיליון שקל, כל הפער הזה מאיפה הולך? מקופת העירייה. אותו דבר גם כן במבנה יביל, הם מחשבים את השטח חוץ מה שהיה מחיר מלפני 15 שנה,

וכל הפערים האלה בסופו של דבר, הם מכיסו של התלמיד יוצא כי יש לי פחות כסף להשקיע בתלמידים. כלא אלה צריכים לבוא לידי ביטוי כאשר אנחנו מדברים לפריפריה, ללמוד מה מציק לנו ואיך אנחנו יכולים לפתור את הבעיות האלה, בחלקם ישנם פתרונות, לדוגמה תעסוקה, צריך לתת תמריצים יותר למפעלים כאלה, ברגע שניתן תמריצים משמעותיים למפעלים הם יבואו. אני יכול להגיד לך שבוועדת כלכלה גם עם ידידי דויד ביטן, גם עלה הנושא הזה של התמריצים רק אתמול בוועדה, מדברים על זה הרבה, ואנחנו בוודאי נעשה. ומה שקורה לנו זו תופעה של סגירת מוקדים, בזק בורחת מאיתנו, דואר שמשרת 20 אלף תושבים סוגרים, לא משתלם לנו, מספיק שיהיו לכם שני סניפים. זה לא הדיון פה, אבל הדואר מפסיד ביום 1 מיליון שקל, רק עכשיו נתנו לו 180 מיליון שקל והוא צריך לסגור איזה 80 סניפים כי בסוף. אני לא בטוח שהוא סוגר בתל אביב, זה כל העניין, הוא סוגר בטבריה, בתל אביב לא בטוח שהוא סוגר, זאת הבעיה שלי בסופו של דבר מי שנפגע זה הפריפריה, תודה רבה.

בועז ידידי תודה רבה, אני מאחל לך עוד קדנציה למרות שאתה ממונה אבל אני נותן לך עוד קדנציה, מגיע לך. אלון שוסטר חבר הכנסת. אלון שוסטר הגיע אחרינו ויש לנו גם עוד ועדות. זה נכון אבל הוא נורא עסוק. יסמין את תהיי מיד אחריו. יאללה צ'יק צק, אני נציג הכפר, הפריפריה כוללת גם כפר וגם עיר, אני רוצה לומר שמה שאנחנו רואים כאן, זאת עדות לכך שלצד מחלוקות גדולות, ואתמול היינו עדים ליום סוער בתוך הכנסת, ומחוצה לה, היא בסיס, הכנסת הזו המושמצת עם אחוזי האמון הנמוכים, היא בסיס לזירות אין ספור קבועות, יום יומיות, לדיוני אמת מלב אל לב, בעומק אינטלקטואלי לשם שמיים ובענייניות גדולה מאוד, כך אני מזהה את המציאות, והיושב-ראש של הוועדה, אני מברך אותך קודם כל שלקחת את המשימה, שאתה מכנס את המקום הזה, אני יחד עם חבריי אהיה שותף. בהקשר לכפר ולעיר, אני בא משער הנגב, 16 שנה ראש רשות, הגענו להבנות נהדרות ופשוטות עם ראש העיר, אחר כך באה המדינה וקצת סכסכה, ואני אומר לכם שהמשימה שלנו, היא לבוא ברוח טובה, הקרקע היא לא שלנו, היא לא של אף אחד, והיוזמה צרכיה להיות יוזמה משותפת, וכמו שאני בגיל 18 הקמתי יחד עם חברי משדרות ומהקיבוצים קומונה משותפת כדי לעשות קהילה יותר טובה, ככה גם פעלנו כראשי רשויות, אני מצפה מהמדינה לא לסכסך בין הכפר לבין העיר, ואם כבר רוצים לסכסך, אז לפתוח את האמבטיה כולה, לשים בפנים את רמת גן ותל אביב ולפתוח את העסק, ולא ליצור מצב שהאביונים רבים אלו עם אלו, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, האביונים שחיים פחות, שיש להם פחות שירותים, החרפה הזו צריכה להימחק, בשיתוף פעולה של ביבי, ביטון את ביטון, כך צריכים לעבוד, אני אומר בהקשר הזה עוז לתמורה בטרם פורענות, אנחנו לא רוצים בק פייר כמו שיש בעניין הרפורמה, כולנו ביחד נעלה על סדר היום את הנושאים החשובים הללו, ונגדיל את השוויון בארץ שלנו. חבר הכנסת אלון שוסטר תודה רבה, אתה מוזמן לוועדות פה. חברת הכנסת יסמין פרידמן ואחריה כמובן מנכ"ל משרד. תן לעוד ראש רשות אולי, אני גם שמחה לשמוע. אנחנו נתחיל לפי הסדר מצד ימין. ארקדי פומרנץ ראש עיריית מעלות תרשיחא, אני קודם כל גם מברך אדוני היושב-ראש הרב אברהם, אני שמח שהוועדה הזאת, אני אשמח שהוועדה הזאת באמת לאחר כל מה שנדבר כאן, תיקח את המעשים ממש להלכה. אני רוצה להגיד שלפני ארבע שנים וקצת שנכנסתי לתפקיד כראש העיר, בזמנו מישהו שבאמת עזר לי, כי קיבלנו ממש רשות לא קלה, עזר לי משרד הפנים, שר של משרד הפנים ונגב גליל, אז זה היה אריה דרעי, ואני גם רוצה להגיד תודה לחיים ביבס, שבזמנו זה מה שנקרא שני המשרדים שעזרו לי אז, ואני רוצה להגיד דבר אחד כזה, אכנס טיפה יותר לעומק ממה שדיבר חברי בני. העניין של המצ'ינגים, אנחנו כשאנחנו בונים תקציב שנתי, אנחנו לוקחים בחשבון, וזה דרישה גם של משרד הפנים, לקחת סטייה של בין 5% ל- 10%, אבל כשבאים לנו מצ'ינגים באמצע שנה, כשמדובר פה על חינוך, על מלוות וסיעות, שמחייבים אותנו במצ'ינג, שמדינה מחליטה לתת לילד או לילדה לתת מצ'ינג 75% והעירייה צריכה לשים 25%, מינימום 25%, נוצר לי מצב ב- 2019, של 25% תוספת תקציב, זה ממש כבד וקשה לעיריות בפריפריה, שדרך אגב המילה פריפריה היא בסך הכל מילה מצוינת, כי הרבה אנשים במדינת ישראל, ואני רואה את זה גם אצל בני, גם בעכו, גם אצלנו בצפון במעלות תרשיחא, אנשים רוצים להגיע ולגור בפסטורליות, באוויר צח ואיפה שיש פחות לחץ, אבל זה לא אומר שצריך פחות שירות. אני גם רוצה להוסיף, אני לא אדבר על מענקי איזון, כי באמת אני סומך פה גם על בני, גם על ההנהגה שלנו. אני מבין שבהמשך מנכ"ל משרד הפנים יתייחס לזה. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת גם לגבי מצ'ינגים וגם לגבי מרכז צעירים, המצ'ינג למשל שיש משרדים שאומרים שרוצים לבנות, נניח אני רוצה לבנות בנין חדש ובריכת שחייה, שבכל עיר מתוקנת יש בריכת שחיה, הגישו שם, משום מה לפני איזה חמש שש שנים, נתנו שם איזה שהוא סכום קטן, ואז נוצר מצב שבקול קורא פתאום אני לא יכול להשתתף, או שפוסלים אותי כי לפני חמש שש שנים, אבל בריכת השחייה היא נבנתה בשנות ה- 70, 80 וברור שכל חמש שבע שנים צריך לעשות לה מתיחת פנים, יחד עם זאת אם אני רוצה לבנות חדשה, בריכת שחייה עולה היום לפחות 15 מיליון שקל, ואז באים אומרים לי לא 25% מצ'ינג זה בסביבות 30% עד 50% מצ'ינג, איזה עירייה יכולה לשים עכשיו בפריפריה 5 עד 8 מיליון שקל מצ'ינג, זה בלתי אפשרי, ואז אתה מאבד את הנושא הזה בשביל ספורט, בשביל הבריאות בשני מקרים, גם מצד של מתיחת פנים וגם מצד של לבנות חדש. אני לא אדבר גם על בנייה של בתי ספר, בני דיבר על זה, גני ילדים אנחנו פשוט נלחמים כל מקום, יותר מזה אתה יודע זה ממש חם מהתנור, אני רוצה לבנות בית כנסת בשכונת רבין, שיש אוכלוסייה שם גדולה גם של עולים חדשים ויש צורך לזה, ויש הרבה אנשים שרוצים להתפלל אנשים דתיים נתנו לנו 600 אלף שקל. א' אני שואל אצל כל גורם, איפה אני יכול לבנות בית כנסת ב- 600 אלף שקל, בית כנסת הכי פשוט עולה 1.600 מיליון, מקווה שיפוץ הכי פשוט עולה 1.200 מיליון, 1.300 מיליון ו- 1.500 מיליון, ולא רק שנותנים לך 600 אלף שקל, הם מחייבים שתוציא מכתב שאתה משלים, אז אני מוציא מכתב כי אנחנו נשלים, אני לא אשאיר קהילה שלמה בלי מקום תפילה ובלי מקום טבילה ברור שלא, אבל זה המצבים שגורמים לנו במקום להתעסק בפיתוחה וקידומה של העיר, אנחנו כל הזמן סליחה על הביטוי, אתם יודעים שכלב רץ אחרי זנב ובחיים לא יתפוס אותו, אז נותנים לנו מצב לרוץ אחרי הזנב, כי יודעים שאתה צריך להתעסק. משפט אחרון, כל הנושאים האלה, לא נדבר על רפואה, תחבורה, יש לנו תחבורה, יש לנו רכבת ליד נהריה, אין תזמון בין אוטובוסים שיוצאים ממעלות תרשיחא לנהריה, אני מבקש באמת שהנושאים הללו באמת לא יישאר כשיחה כאן,

ואני כמה שאני הספקתי לשאול, לא מכיר אותך אדוני היושב-ראש, אבל כמה שהספקתי להכיר וכמה שהספקתי לשמוע, אתה איש עשייה, איש ביצוע, גם המפלגה שלכם אני אומר שוב, אני יודע שעובדים ויש פה גם חברים שאני בקשר איתם. מחמאה מישראל ביתנו זה לא פשוט ארכדי. אני ראש העיר של מעלות ותרשיחא, יש לנו גם מכל המרכזים.

אתה מוזמן גם לעקוב אחרי הוועדות, וגם כמו שאמרתי, אנחנו בש"ס עם כל המשרדים ביחד, כמובן שהזכרת את נושא בתי כנסת, יש לנו את השר הרב מיכאל מלכיאלי השר לשירותי דת, אנחנו נעביר גם את הדבר הזה ואנחנו נעקוב לראות איך אפשר באמת לדאוג שיהיה גם בית כנסת וגם מקווה כפי שראוי לכל מקום במדינת ישראל. תודה רבה. אני אהיה ממש קצרה כי יש לנו עוד וועדה אם אפשר, ראשית חשוב לי בכל זאת הערה קטנה קטנה, שנורא חבל לי שאין יותר נשים בדיון הזה, גם לא כראשות רשויות וגם לא כחברות כנסת, זה ממש ממש מורגש. אז אני אגיד לך דבר אחד, ניסינו להביא איך אומרים, קצת מהצפון, קצת מהמרכז, קצת מהדרום. לא זה לא העניין, מכאן יש לנו את הכנס על נשים במוניציפלי, אין נשים במוניציפלי אז יהיה לך קשה מאוד לנשים, אז יהיה לך קשה מאוד להביא כי אין. אז את קוראת מפה לנשים. אנחנו עובדים על זה, זה אחד הדברים שאנחנו עושים בזיו נעורים, בקידום נערות בסיכון, נערים ונערות בסיכון, כדי לאפשר להם את המוביליות החברתית, ושנראה יותר ויותר בהתחלה נערות ואחר כך נשים בוגרות בתפקידים מובילים במשק. אני שמחה לשמוע, זו הייתה רק הערה. דבר שני, גדלתי נולדתי ואני עדיין גרה בבאר שבע, הייתי שמונה שנים חברת מועצה בעיריית באר שבע. את האתגרים של הנגב אני מכירה היטב ואני מברכת מאוד על הקמת הוועדה הזאת, את האתגרים של הצפון, בגלל זה חשוב לי מאוד להקשיב עד מתי שאני אוכל אני פחות מכירה, אבל אנחנו כולנו יודעים, הטבות מס, דיברת על הטבות מס, הטבות מס חייבות להיות לכולם אותו הדבר, כי מה קורה בני, בבאר שבע אין הטבות מס, אז מבאר שבע עוברים לאופקים שבה כן יש הטבת מס, אז אין בזה היגיון, הטבות מס חייבות להיות לכל אזור הנגב, הנגב הוא העתיד של מדינת ישראל, אנחנו אומרים את זה כבר שנים על גבי שנים, אנחנו מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים. אני לא אתחיל להזכיר את האתגרים, כולנו יודעים, כולם בצפון יודעים מה האתגרים בצפון, כולם בדרום יודעים מה האתגרים בדרום, די פטפטת די דיבורים בואו נעשה. חשוב לי לומר שאני לרשותך, אני לא חברת ועדה, אני לרשותך, אני אעמוד ואני אעזור ואני יודעת לעבוד קשה, וביחד אולי אפשר באמת להתחיל לשנות משהו,

חברת הכנסת יסמין פרידמן, תודה רבה את מוזמנת, ואני מאמין שיש לך גם הרבה ידע, וכמו שאמרת באת מהפריפריה, מכירה ויודעת ונשמח מאוד לעבוד יחד בנושא הזה. אנחנו נמשיך עם ראשי הרשויות, כמובן נמצא איתנו. שמעון לנקרי ראש העיר עכו, תודה לך קודם כל על הוועדה על הנושאים שאתה רוצה לקדם, כמובן מאחל הצלחה לרונן שנכנס להיות מנכ"ל פנים, ואני אגיד את מה שאמרו קודמי. אני רק יכול להגיד שברמה אישית כאזרח אני מאוד שמח לבוא לעיר שלכם, עיר תיירותית מאוד ונהנים שם מאוד.

אז רציתי דווקא להמשיך את מה התחלת, אני חושב שהפריפריה בעשור האחרון קפצה הרבה קפיצות למעלה, ולא נוח לנו לשבת פה ולשמוע כאילו אנחנו נמצאים באיזה שהוא פער, אנחנו לא בשום פערים, יש דברים שצריך לטפל בהם, ואני אם הייתי במקומך הייתי מתמקד בשניים שלושה נושאים, כי תפסת מרובה לא תפסת, והוועדה הזאת בעוד ארבע שנים, אחריה תבוא ועדה נוספת ותדבר על אותם דברים. אני חושב שהנושא המרכזי של התפתחות עיר וחשיבות לעיר, הדבר הכי חשוב בעיר זה שהצעירים נשארים לגור בעיר, זה הדבר המרכזי בחיים של העיר, כי עיר שלא נשארים בה צעירים. תעסוקה בקיצור, תעסוקה. בדיוק, התעסוקה ואני לא מדבר על תעסוקה, תעסוקה איכותית, לא מדבר על תעסוקה של מפעלים של 5,000 שקלים שכר מינימום, ו- 6,000 שקלים, אלא תעסוקה שיוצרת. לא למלא שקיות. ומשאירה מהנדסים, ומשאירה אנשים חברתיים, ומשאירה מנהיגות, והמנהיגות הזאת פועלת בתוך העיר, והמנהיגות הזאת עוזרת לטייב את בתי הספר ואת המנהיגות המקומית, ואחר כך גם מגיעה דרך נשים למנהיגות הארצית, זה לא קורה. אתה צריך לייצר אבל נוער שבאמת יוכל להיות.

זה בטח לא יבוא מהנוער, זה יבוא מנוער שצריך לטפח אותו וצריך לקדם אותו, ולהשאיר אותו בתוך העיר על ידי תעסוקה מתאימה, ולי קל לתת את הדוגמה של שתי הבנות שלי, שתי הבנות שלי גרות בתל אביב, לצערי הייתי שמח שהם יגורו. לא הצלחת להחזיק אותן בעכו?

בגלל שהתעסוקה הספציפית שלהן שמיועדת להן נמצאת רק במרכז, לא נמצאת בצפון, ולכן אני אומר, פיתוח של אזורי תעסוקה איכותיים באזור טבריה, אזור הגליל המערבי, אזור הגליל המרכזי והמזרחי זה מה שיביא למהפך, אני מדבר גם על הדרום באותה מידה. הערים שלנו הן ערים חזקות, הן חזקות בתחום החינוך, מי שיש לו תיירות בתחום התיירות, בתחום הרווחה, בתחום התשתיות, זה מהפכות שקרו, אז פה צריך איזו רכבת, אני לא מתווכח עם מי שצריך את הרכבת, צריך לעזור לו לקדם את הרכבת, זה לא המקום לקדם רכבת, המקום פה לצמצם פערים שהם שניים שלושה נושאים שצריך לקדם אותם, אז אם אמרנו צמצום. אבל רכבת מהירה עושה לך צמצום פערים. לי יש רכבת, אז אמרתי אני לא חושב שזה המקום לרכבות, אני לא מדבר בשמי, אני אומר אם יש דברים שיעשו מהפך באמת דרמטי, זה קודם כל אזורי תעסוקה שאין, שלא קיימים, זאת אומרת שיש אזורי תעסוקה מצומצמים.

זה אחד מהנושאים ששמנו אותם. זה הנושא המרכזי, השני זה כמו שבני ביטון יקירי באמת ראש עיר מוצלח מאוד, והוא נושא בכמה תפקידים, וגם לנו יש כמה תפקידים, אז באמת גם כמה תפקידים, אני יושב-ראש של שש רשויות שונות, ותאמין לי, יש לי חשבונות בנק ששוכבים על השם שלי, שלא קשורים לחשבון הפרטי שלי, לצערי, לשמחתי לא לצערי אנחנו נושאים בתפקידים נוספים וזה בסדר גמור, אבל 20 שנה אנחנו לא רואים את אותם דברים שמעסיקים אותנו במהות, וזה גם צמצום המצ'ינג, כמו שאמר פה ראש עיריית מעלות וראש עיריית דימונה, אי אפשר, זה לא 25% השתתפות הראשות, זה 50%, כי אחרי עשר שנים של העובד שמגיעים לו עוד תנאים, והוא צבר שנות ותק, אז זה כבר הופך ל 50% שיושב על הפרול. ויש ערים ונגיד את זה פייס טו פייס, שלא צריכות את זה, הן בוכות לקבל את זה אבל הן לא צריכות את זה, ומי שצריך את זה בפריפריה, שלא לדבר על ערים מעורבות בפריפריה שזו רמת קושי עוד יותר גבוהה, אבל אנחנו רוצים להגיד תודה לכולם, ובאני במיוחד בשביל הוועדה הזאת, שעתיים הלוך, שעתיים חזור באהבה, לנסות לתרום את מה שאנחנו אומרים במשך 20 שנה, ואף אחד לא פורץ דרך בתחום הזה, אז אולי אתה תצליח.

הרב רביץ ראש מועצה קריית יערים בבקשה. כבוד היושב-ראש תודה רבה על היוזמה על המפגש הזה, אנחנו מודים לך מאוד שהזמנת אותנו, לא רק את הפריפריה הגיאוגרפית, גם את הפריפריה החברתית, סך הכל אנחנו מרחב של רבע שעה מהבניין הזה. יש לנו חבר כנסת מאוד רציני. חבר כנסת שהיה סגן ראש המועצה, משתתף איתנו פה יוסי טייב, היה חלק מעכשיו בקדנציה הנוכחית. אדוני המנכ"ל, כבר השתתפנו כבר בישיבה הקודמת ועדת הפנים וזעקתי מנהמת ליבי את הדברים, ואני רוצה לחזור עליהם שוב, מכיוון שכאן זה הוועדה הנכונה לדבר עליהם. 20 שנה קריית יערים מתחננת ומבקשת להפסיק להיות פריפריה חברתית ובידכם הדבר, אנחנו מבקשים אנחנו בסך הכל 530 דונם, אחת מהמועצות הקטנות ביותר במדינת ישראל, מסביבנו, משלושת צידנו מקיפים אותנו מטה יהודה עם 550 אלף דונם, 20 שנה שאנחנו מבקשים לקבל בסך הכל 108 דונם ממטה יהודה בשביל להתפתח, כי היום המצב של קריית יערים, 4% בלבד הכנסות מארנונה לעסקים, כי אין שטחים בקריית יערים לבנות, גם אם אני מאוד מאוד רוצה, לבנות עסקים אין, אין אפשרות לבנות עסקים, אין לי איפה. משרד החינוך רוצה לתת לי 50 כיתות כי זה החסר, אין איפה לבנות אותם, אין אדמה,

עומדים ומתחננים כעניים בפתח, והוקמו ארבע ועדות גיאוגרפיות, שתי ועדות החליטו שבקשתנו מוצדקת, ועדה אחת שהייתה, לא ניכנס לפרטים מה היא הייתה, מי שרוצה יכול להיכנס אבל קיבלה החלטה שלא, הוועדה האחרונה שהייתה שסיימה את עבודתה לפני כמה חודשים, קיבלה החלטה שהבקשה מוצדקת רק מחכים לתוכנית אב. מה הבעיה, כבר תוכנית אב נעשתה בשנת 1999, לפני מעל 20 שנה נעשתה תוכנית אב שהמדינה השקיעה בה, הון תועפות, והתוכנית אב שמשרד השיכון ערכה, קיבלה החלטה שחייבים להכיל את קריית יערים, אני פונה אליך אדוני המנכ"ל, יושב כאן סגן השר לשעבר, בעזרת ה' בקרוב סגן השר בעתיד, תשנו את השיטה, לא צריך להקים את הוועדות הגיאוגרפיות, לוקחות זמן, עולות כסף, נמשכות למעלה משנתיים, דיונים בלתי נגמרים, מגיעים לשמה כל העולם וכל מי שיש לו איזו שהיא נגיעה. הרב רביץ אנחנו נעקוב, נעקוב אחרי הנושא הזה וגם נעשה דיון בנושא הזה. אני מניח פה הצעה, שהמנכ"ל והשר יכינו עבודת מטה. אתה אמרת 1084. 1184 דונם, היום זה מוכן על שולחנו של השר, הוא יכול לחתום ומחר יכולים לצאת לדרך בעוד שנה יכולים לצאת לבניה, 6,000 יחידות דיור עומדים לנו ככה מול עניינו, 6,000 יחידות דיור ועוד 500 אלף מטר למסחר, שיכולים שאנחנו נפסיק להיות פריפריה חברתית, אנחנו לא רוצים לבקש טובות, אנחנו רוצים לקחת.

אגב, מילה אחת אדוני היושב-ראש אני מסיים, בזמנו משרד הפנים ניסה לקדם, שקריית התקשורת תעבור לקריית יערים, אמרתי לחברי ניב ויזל, ראש מועצת מטה יהודה, לא רוצה לקחת לך שטחים שלך בינתיים, לא רוצה לקחת, אני רוצה לעמוד על הרגליים לבד, לא רוצה טובות מאף אחד ובידכם הדבר, תודה רבה. תודה, תודה רבה. סגן ראש עיריית אילת. בקצרה ממש, אדוני היושב-ראש. סגן השר לשעבר, בעזרת ה' סגן השר לעתיד, למרות שאנחנו ברמה האישית, אני שמח שאתה איתנו פה כחבר כנסת, אני יכול להגיד לך, עשינו דברים חשובים ביחד ואני שמח מאוד, ואנחנו נשמח מאוד שבקרוב משה.

אני מודה לך על הדיון הזה החשוב מאוד הזה, יש הרבה מאוד משימות כדי לצמצם פערים,

שאם נדבר באמת על המפתח, המפתח צריך הרבה אומץ, אני יודע שאני חבר קואליציה ואני אומר את זה ואני יודע מה המשמעות של זה, זה דיפרנציאליות בבריאות, חינוך ורווחה. נמאס כבר שממשלת ישראל משלמת לעיריית תל אביב העשירה, סכומים זהים למה שהיא משלמת לקריית מלאכי, לדימונה ולעכו, זה לא ייתכן, העיוות הזה ההיסטורי חייב להיפסק. אני יודע שזה לא זבנג וגמרנו, אבל אם הוועדה הזו תזיז את העגל לפחות טיפה לכיוון הזה, זה הטבעת החותם המרכזית ביותר של הוועדה, ולכן אדוני היושב-ראש, אני מציע ומבקש שבמסקנות הדיון הזה, לא בדיונים אחרים, תפנה בשם הוועדה, הוועדה תנחה את המרכז מחקר ומידע של הכנסת, לבצע עבודה מקיפה על המשמעויות של דיפרנציאליות בבריאות, חינוך ורווחה, שגם ההחלטות שתתקבלנה יהיו על בסיס מסד נתונים מדויק, עדכני, ואני מאחל לכולנו שאתה תעמוד בראש הוועדה, שתקדם את החקיקה בנושא הזה, הדבר הזה הוא קריטי ומשמעותי, והוא יצמצם באמת פערים מהשורש ובהצלחה רבה לכולנו, תודה. תודה חבר הכנסת משה ארבל. אני מתנצל שאני נאלץ ללכת לוועדה נוספת. תודה רבה, אנחנו נמשיך עם ראשי הרשויות, כרגע סגן ראש עיריית אלעד, הרב יהודה בוטבול בבקשה. תדגיש אלעד, זה נשמע כמו אילת. דיברו מקודם שצריך שיהיה גם נשים, באלעד אנחנו אומרים לא צריך, יש לנו כבר מסודר. צוהריים טובים, אני לא אחזור על מה שכולם דיברו פה, כל אחד דיבר מנהמת ליבו, חלקם דברים שבאמת קשורים לצמצום, וחלקם בעיות אישיות קונקרטיות של מקומות כאלה ואחרים. אבל אם אנחנו נמצאים בכינוס, אולי בכינוס הראשון של הוועדה לצמצום פערים חברתיים בפריפריה, אז אנחנו באילת גרים במרכז הארץ, ואנחנו לכאורה לא שייכים לפריפריה הגיאוגרפית, אבל כנראה מהבנה מעמיקה של יושב-ראש התנועה, שהבין שפריפריה זה לא חייב להיות דווקא מרחק גיאוגרפי, הוא יצק את הבסיס הזה שפריפריה יכולה להיות גם פריפריה חברתית. ואני אגיד לכם שתי קצוות שאני רואה אצלנו בעיר, אנחנו פריפריה חברתית, אבל מצד שני כשאני מסתכל דווקא על שירותי הבריאות בעיר, ודווקא לא שירותי הבריאות הממשלתיים אלא של קופות החולים, אני רואה שיש אצלנו בעיר שירותים, שירותי בריאות שאפילו מערים סמוכות חזקות ויציבות, באים אלינו. אבל דווקא השירותים שהממשלה אמורה לתת לתושבים, דווקא הם אצלנו לוקחים בחסר, אם תיקחו את השירותים שקופות החולים נותנים בעיר שלנו לעומת הערים מסביב, אנחנו לא נופלים מאף אחד, ואני אומר לכם יותר, אפילו יש לנו יותר מערים אחרות ואפילו ערים כמו שוהם וראש העיין, וכשאנחנו מסתכלים לדוגמה על שירותים שהמדינה צריכה לתת לתושבים כמו ביטוח לאומי, אז יש לנו סניף שפתוח אולי פעם בשבוע לכמה שעות, או כשאנחנו צריכים שירותים של משרדי ממשלה, הם בכלל לא קיימים לנו בעיר, אולי מנסים להעמיד איזה עמדות קיוסקים דיגיטליים כאלה שתושבים יוכלו להסתדר איתם. אז תשימו לב לדבר אחד, כנראה לחשיבה העסקית שיש לקופות החולים, שעם כל השליחות שהם עושים ועבודת כסף, אבל בסוף בסוף הם חושבים עסקי. ערכת החוסן יש לכם העיקר? לא אין לנו,

אדוני המנכ"ל, אני מוריד את זה להנחתה. יש מנכ"ל חדש לרשות האוכלוסין, אז אנחנו נפנה את זה אליו. אייל סיסו, מאחלים לו באמת בהצלחה, איש יקר, בכל אופן בפניות שהגיעו אלי ושלחו אותי לאייל, אז קיבלתי מענה טוב. זה אחד הדברים הראשונים שהייתי רוצה לקדם בעזרת ה', אחרי שקמה הממשלה הזו, זה אחד הדברים שהכנסתי למטרה, אני לא יודע אם זה שייך דווקא לוועדה הזו או לא, אבל אני אומר, תסתכלו על הדבר הזה, איך מצד אחד שירותים שנותנים גופים פרטיים ועסקים הם פורחים ומשגשגים, ולעומת זאת שירותים שהמדינה אמורה לתת הם משום מה לא מגיעים לאותה רמה.

אנחנו פה בשביל זה ואנחנו בעזרת ה' נשתדל לעשות כל מה שאפשר, באמת לתת גם את השירותים של הממשלה, תודה רבה, אני רוצה עכשיו את אייל שמואלי ראש המועצה כפר ורדים בבקשה. תודה רבה כבוד היושב-ראש וברכה והצלחה לוועדה החשובה הזאת, סביר להניח שידברו פה על רכבות, על רפואה, על רווחה, וכל מה שמתכלל את המילה פריפריה, ופה הבעיה כבוד היושב-ראש. אני רואה את השם של הוועדה, הוועדה המיוחדת לטיפול בפריפריה, אני חושב שיש הזדמנות גדולה לוועדה הזאת, לקחת ייעוץ חיצוני ולכתוב חוברת אמיתית, שתוביל להחלטת ממשלה ותקצוב, ולמחוק סוף סוף אחרי 70 ומשהו שנה את המילה פריפריה. המדינה הזאת קטנה מידי, קטנה מידי כדי שיחלקו אותה לקנטונים ושתהיה פריפריה צפונית דרומית ומזרחית. אני מקווה שעד סוף הקדנציה,

זו ההזמנות שלנו. כמו שאני רואה את זה וכמו התחלתי בראש דבריי לגבי נווה יעקב, אני גר שמה ואני לא מרגיש שאני גר בפריפריה הירושלמית, אני גר היום במרכז. זו ההזמנות של הוועדה, בדיוק להוריד את המילה פריפריה, כי מה שיקרה המילה תעלם, פשוט תושבי הפריפריות יעבור למרכז, וזה הדבר האחרון שכנראה רוצים ויש על זה קונצנזוס, אז שיהיה לכולנו בהצלחה,

תודה רבה אייל. כמובן השר, נמצא איתנו שר הרווחה והביטחון החברתי, הרב יעקב מרגי, תודה שבאת לכבד אותנו, אתה נמצא איתנו ואנחנו רוצים גם לשמוע אותך מניסיונך הרב, וכמובן אתה גר בפריפריה, עדיין זה נקרא פריפריה. תודה, קודם כל אני מאחל הצלחה לידידי אברהם בצלאל, אני חושב שהוא מהבודדים שבקדנציה הראשונה הוא יו"ר ועדה ואני מאחל לו הצלחה. הנושא שהוועדה הזו עוסקת בו, אני חושב שזהו אחד האתגרים של החברה הישראלית, וזה לא מנותק ממה שקורה בשיח, בוויכוח הציבורי שקורה בחברה הישראלית, זה קשור כן, הוויכוח הקולני שאנחנו שומעים ברחובות היום, זה שוב על החלוקה מחדש של המשאב הציבורי, והגיע הזמן ואני אסביר לכם. כאן סביב השולחן, קודם כל אני מרגיש כמו בבית, זה אולם ועדת החינוך. פה היית נראה לי 770 דיונים היה לך? 750 דיונים ועדת חינוך, והיוזמה הזו של - - אני חושב שיעקב היה בחדר הזה, יותר ממה שאומרים. היוזמה של התערוכות היא יוזמה ברוכה, קודם מכובדי ראשי הרשויות, ראשי הרשויות כולם, חברים ידידים, אני מאחל לכם בהצלחה, אני מאמין בשלטון המקומי, אני חושב שהשלטון המרכזי לא מספיק מבזר סמכויות, יש משרדים שכן, מי פחות מי יותר, אבל זו זרוע ביצועית, רצינית,

מיומנת של הממשלה, כדאי לשמוע אותם, כדאי להישען עליהם. ראינו את זה בתקופת הקורנה שמי שעשה באמת את העבודה זה ראשי הרשויות, בסוף הם מכירים את השטח. גם ביום יום רבותי. אני רוצה לדבר על סוגיית הדיפרנציאליות, יושב פה שר שבתפקידו הקודם בממשלה הוא הראשון, אני השר הראשון שהצלחתי ליישם תקצוב דיפרנציאלי בשירותי הדת בסכום 0. זה לא מה שאנחנו מבקשים היום, מה שהאוצר רוצה ושואף זה לא יהיה, בואו רבותי, בדתות לעשות תקצוב דיפרנציאלי זה לא חוכמה, זה עוד תוספת של כמה מיליונים זה לא רציני, במשרדים עתירי תקצוב, לעשות תקצוב דיפרנציאלי שלחשוב שזה יהיה על חשבון הרשויות זה לא יצלח,

צריך לעשות את הזה בהדרגה, לפחות במשרד הרווחה כבר במיזמים שהם לא במסגרת התקצוב השוטף, אנחנו מדברים על כך ש-1 עד 4 יהיה 95.5%, וזה מה שיהיה רבותי, לכן אני אומר, האוצר צריך להתפקח מהאשליה הזו שיהיה תקצוב דיפרנציאלי במשחק 0, בחינוך, בבריאות גם כן, ברווחה זה לא, גם הרשויות האיתנות יקבלו מכה זה לא נכון, מה שכן צריך לעשות וכאן ראשי הרשויות שהן לא ב- 15 הגדולות צריכות להיות אמיצות, צריך לדבר,

כמו שמטפטפים לנו כאילו יש מהפיכה וזו לא מהפיכה, יש רפורמה. צריך לטפטף חלוקה מחדש של המשאב הלאומי, עם כל הכבוד זה שתל אביב עשירה, היא לא עשירה רק בגלל רון חולדאי, היא בגלל סיבות אובייקטיביות ולא אובייקטיביות, שהמדינה היה נכון, אני רוצה לומר יכול להיות שהיה נכון בהקמת המדינה להסתכל ולחלק את זה כפי שהיה, צריך לעשות צדק חלוקתי בכל במשאבי המדינה, ושוב לעשות מכאן והלאה, כמו שבנושא כוח אדם יש דור א' דור ב', כל המיזמים החדשים, כל הפרויקטים החדשים,. כל התקצוב החדש שמשרדי הממשלה מתקצבי לנוסף וחדש, צריך להיות מתוקצב לפחות באשכולות 1-4 95.5% זה ישים, זה מעשי, זה הצליח בשירותי הדת, אין שום סיבה שזה לא יצליח בשאר השירותים של משרדי הממשלה האחרים, בצלאל זה רק ההתחלה, לא חוכמה להרביץ פה נאומים, אני מאחל לך הצלחה, אנחנו שותפים.

אם תעשה את זה, השכר שאתה תקבל בעולם הבא זה שכר שלפחות ברווחה, אתה יודע כמה גרים בפריפריה? 3 מיליון תושבים, אתה תקבל שכר של 3 מיליון תושבים. בתחום הרווחה אני אומר לכם, כל מיזם חדש שיבוא מהמשרד מחוץ לשוטף, יהיה 95.5% 1 עד 4, תודה ובהצלחה ואני מתנצל שאני לא יכול להישאר אתכם עוד הרבה זמן. תודה, תודה השר מרגי, תודה על הכל, אנחנו נמשיך. אני רואה שיושב-ראש הסיעה. אני מבקש מחילה, גם הייתי לפני זה בהתחלה באתי לקבל את פניך, אני פשוט רץ מוועדה לוועדה. הוא כרגע נמצא ברשויות, הוא בצד של הרשויות. קודם כל זה כיף להיות בצד שלהם רק שתדע, יש להם ביטחון תעסוקתי יותר טוב משלנו רק שתדע את זה, הם פעם בחמש שנים, אנחנו פעם בלא יודעים עדיין כמה, אני יכול רק בחצי דקה כבוד היושב-ראש ואני מבקש כבר מחילה מכולם אפשר? אז אדוני היושב-ראש אני מבקש לברך אותך, בחירה הכי נכונה שיש, אמרתי את זה גם אז כשנבחרת, והלב שלך נמצא במקום הזה, נמצא בפריפריה, וכשאנחנו מדברים פריפריה, זה לאו דווקא הפריפריה הגאוגרפית אלא גם חברתית, אנחנו רואים פה ראשי רשויות מהנגב, מהגליל, מהמרכז מכל מקום. כל ראשי הרשויות נמצאים פה כולם, באו כי המבינים שהוועדה פה ומכירים אותנו כתנועת ש"ס שבאה באמת לעבוד, ומכירים אותך עד כמה היכולות שלך, ואני אומר לך גם מי שמכיר עדיין לא מכיר עד הסוף כולל אני, אבל כל יום אנחנו שומעים עוד ונחשפים עוד עשייה שלך, ברכותי שבעזרת ה' יחד כולנו נצליח לעשות טוב למען הפריפריה, למען אזרחי מדינת ישראל,

תודה תודה. עמותת זיו נעורים, גברת מורן. תודה רבה, מורן מעמותת זיו נעורים, אנחנו מפעילים תוכנית התערבות ימית לנוער בסיכון, מידי שנה מתחנכים כ- 2,500 נערים ונערות בעמותה, קיימת כבר 25 שנה, אני רוצה להגיד מילה על החינוך הבלתי פורמלי, שכולכם דיברתם פה על החינוך, על בתי הספר שזה מאוד מאוד חשוב, גם לי יש תעודת הוראה ואני באה מעולם החינוך. החינוך הבלתי פורמלי בישראל לא מקבל את הדגש הראוי, וזה ידוע ויש יותר ממחקר אחד, ומחקר שפה המדינה הובילה, שגם מופיע במסמך שהעברתי, שמראה שלחינוך הבלתי פורמלי יש כוח עצום בקידום מוביליות חברתית, באפשרות של נוער שנולד במעמד סוציו-אקונומי בינוני נמוך להגיע למעמד אחר, הוא גבוה בהרבה אם הוא היה פעיל בתנועות או בפעילות בלתי פורמלית, ומה לעשות שהורים מהמעמדות האלה, אני לא רוצה להגיד פריפריה כי זה לאו דווקא, אבל ממעמדות סוציו-אקונומי נמוכים,

לא שולחים את הילדים ואת הילדות שלהם לזה, מתוך הישרדות, עדיף ללכת לעבוד, עדיף ללכת ללמוד מקצוע, ולמעשה הם פוגעים בעצמם. אני מבקשת מפה שהמדינה תשים לב לזה, שתוכל להקצות ביתר משאבים לחינוך הבלתי פורמלי ביישובים כאלה שצריכים, אנחנו פועלים בעכו כבר אני חושבת שבע שבע שנים מתוך ה- 20 ומשהו שנה של העמותה. הנושא הזה מאוד מאוד חשוב, אני גם ראיתי את זה בירושלים. אנחנו פועלים גם בירושלים. כמחזיק תיק נוער נושר שהייתי גם, אין ספק שכמה שמשקיעים בילדים האלו,

זה במקום להשקיע אחר כך מיליונים בכל ילד. שמעון דיבר פה על לייצר מקומות עבודה איכותיים בפריפריה, ממקומות העבודה האלה יישארו ריקים או ייקלטו אליהם ילדים, נוער שלמד במרכז, צריך לייצר נתיב לילדים האלה, להגיע למקום הזה, זה לא יש מאיין.

ואנחנו בעזרת ה' נקדם דיונים על זה. אני רוצה כרגע את מנכ"ל משרד הפנים מר רונן פרץ שהגיע, שנמצא איתנו בדיון החשוב הזה. אני צריך לנסוע לצפון. אני יאסר חוג'יראת, ד"ר יאסר חוג'יראת, חבר כנסת חדש ערבי, גם ראש מועצה לשעבר, את לנקרי הכרתי אני חושב בקדנציה הראשונה שלי, והוא היה קדנציה שנייה, והאמת שאני לא רואה אף רשות ערבית כאן בנושא, אני לא יודע הם לא מחשיבים את עצמם. הוזמנו ולא כל אחד יכל להגיע, הוועדות הבאות יהיו פה אל תדאג. זה לא הערה בתור ביקורת,

ולכן אני רוצה לייצג. אני מקווה שהם מקשיבים לך עכשיו. אני רוצה לייצג את כל הרשויות הערביות עכשיו בלי הבדל, אנחנו מחולקים הרשויות הערביות,

דרוזים, בדואים בנגב, בדואים בצפון,

וכאומרים ערבים הכוונה היא למוסלמים. אני מדבר עכשיו בכלל על כל הרשויות הערביות, הם בעצם נמצאים גם בפריפריה גם גיאוגרפית וגם חברתית, שני המקרים, ואם נלך לפי הדרוג הסוציו-אקונומי, רוב הרשויות הערביות מדורגות בין 1 ל-2 מעט מאוד מעל 2. 4 ומעלה כמובן שכמעט. כמעט ואין, וכל הנושא הזה של חלוקת הכנסות זה נושא חשוב מאוד, לדעתי צריך לדון עליו ברצינות, וכל הזמן הרשויות הקטנות הן מפחדות כנראה, השלטון המקומי לצערי מפחד לנקוט בצעדים נגד 15 הגדולות, וזה כבר הרבה שנים מתנהל, כל חלוקת ההכנסות מכל הכנסות ארנונה של מבני ציבור ומבנים ממשלתיים וכו',

ומי שנמצא בפריפריה הוא לא נמצא בתל אביב, ובגלל זה ההכנסות שלו הם בהתאם, ארנונה כמעט ממסחר ותעשייה אין, לכן בגלל זה כל הזמן נמצאים בתחתי הסולם. אני יש לי בקשה, לקחת את זה ברצינות, כל הנושא של הטבות והנחות, יש עדיפות לאומית אבל יש בנוסף את כל הנושא של הנחות במס, הנחות במס אני יודע שיש קריטריונים מסוימים. דיבר פה באמת בהתחלה בני ביטון, דיבר על הנושא הזה מאוד. הבקשה שלי, שבנוסף לכל הקריטריונים של מחקר מהגבול וכו', ייקח בחשבון בקריטריון הזה של הסוציו-אקונומי, ברגע שיישוב נמצא בסוציו-אקונומי נמוך, אז צריך לתת לו איזו שהיא הטבת מס, הנחה בהטבת מס, כי בסך הכל זה גם יעזור לתושבים, ואולי זה יעלה קצת את ההכנסות בתוך היישובים, תודה. תודה רבה, כרגע אנחנו נעבור באמת למנכ"ל משרד הפנים מר רונן פרץ,

תודה רבה היושב-ראש, קודם כל על הוועדה החשובה. ואחריו יהיה חבר הכנסת קינלי טור-פז גם קצת ממהר, אני מתנצל, כולם ידברו, אנחנו רוצים לשמוע את כולם.

קודם כל תודה רבה על עצם קיום הוועדה, אני חושב שיש לה חשיבות גדולה, כמי שגדל בפריפריה כל חייו, אני בהחלט מבין את המשמעויות של צמצום הפערים, כדי שעוד אנשים כמוני לצורך העניין, יגיעו רחוק, הכי רחוק שרק אפשר. אתה גם יודע, ציינת קודם מסיעת ש"ס, שבמסגרת ההסכם הקואליציוני, משרד נגב גליל למעשה הלך למקום אחר, אבל צריך לציין שפה הרב דרעי, השר דרעי בשעתו התעקש שתחום הפריפריה יגיע בחזרה למשרד הפנים, ובאמת שבוע שעבר באה החלטת ממשלה, שהאגף הזה עובר אלינו, בהמשך גם תוקם רשות לפריפריה, וגם הרשות וגם האגף שיהיו במשרד למעשה, הם יהיו כלי עבורנו בדיוק למטרה הזו של צמצום הפערים בפריפריה. בנוסף יש את הכלים האחרים של קרן צמצום פערים ומענק איזון, וכלים אחרים שיש למשרד הפנים, שצריך להגיד בסך הכל הם עובדים, זה נכון שתמיד צריך לתגבר אותם וגם אולי לעשות איזה שהם דיוקים כאלה ואחרים, וזה בדיוק הדברים שאנחנו עושים אותם בימים אלו לקראת דיוני התקציב, אבל אני חושב שבסופו של דבר יהיו בידינו את הכלים לעזור לפריפריה, כדי תסלח לי אדוני היושב-ראש, כדי שבעוד X שנים לא יהיה צורך עוד בוועדת לצמצום פערים בפריפריה, זו המטרה המוצהרת שלנו. זה לא סוד שכרגע אנחנו נמצאים בפני דיוני התקציב, שבמסגרתם אנחנו נשים את כל הנושאים החברתיים, ואני חושב שהנושא של צמצום הפערים בכלים שיש למשרד הפנים, אני כרגע מדבר בשם משרד הפנים, הם בראש סדר העדיפויות, כאשר שוב מצד אחד יש לנו את הכלי של התמיכות, שוב כל הכלים המוכרים והידועים כמו צמצום פערים ומענקי איזון, אבל זה לא מספיק. אנחנו מתכוונים לעבוד קשה במסגרת דיוני התקציב, כדי להביא לערי הפריפריה כלים להעצמה כלכלית, ופיתוח כלכלי של הרשויות האלה, כדי שבסופו של דבר הם יהיו עצמאיות ולא יהיו סמוכות על שולחנו של השלטון המרכזי בכל נושא ובכל דבר. אלה הדברים שיובילו אותנו למעשה בתקופה הקרובה, כמובן אני חושב שאת ראשי הערים פה את רובם אני מכיר, הם כבר יודעים שהדלת שלנו היא פתוחה לכל דבר לכל נושא, יצא לי לעבוד בעבר עם לא מעט מראשי הערים כאן, ואני אשמח להעמיד את עצמי לרשות ראשי הערים, לרשותך אדוני היושב-ראש וכל מה שצריך במשרד הפנים. אדוני מנכ"ל משרד הפנים מר רונן פרץ תודה רבה, בהצלחה בתפקיד הדיי חדש, היה מעניין אותי קצת התייחסות במילה אחת על קריית יערים, אם יש לך איזה מילה להתייחסות, האם אתה מכיר את הנושא הזה.

אני לא מכיר את הנושא הזה,

אם הייתה ועדה גיאוגרפית שהגישה את ההמלצות, אם היא הגישה את המלצות אדוני אמר לפני מספר חודשים. הוועדה האחרונה ההמלצות שלה הוגשו בקיץ האחרון, בתחילת הקיץ, וזה לולא שהכנסת נפלה השרה הייתה כבר חותמת, זה היה מונח על שולחנה. אני רשמתי לפני את הנושא הזה, אם קיימות ההמלצות.

ולעורר את העניין מחדש כמו שאמרתי, מחר בבוקר אנחנו יכולים להביא פתרון למדינת ישראל ל- 6,000 יחידות דיור. בשמחה רבה, אני לא מכיר את הדוח הספציפי הזה, אבל אני אכנס אליו בימים הקרובים. תודה אדוני המנכ"ל משרד הפנים. חבר הכנסת משה טור-פז. אדוני היושב-ראש, קודם כל אני רוצה לברך אותך, אנחנו מכירים מעיריית ירושלים, ואני יודע שהמחויבות שלך לנושא הפערים החברתיים והחלשים בחברה היא לא מוטלת בספק, ואני רוצה לאחל לך בהצלחה, הצלחתך היא הצלחת המדינה. אני רוצה לומר דבר אחד ואולי הוא יהיה פחות פופולרי, קודם כל אני אשבח פה את ראש העיר שמעון לנקרי מעכו, שאני חושב שהוא דגם לראש רשות, יש פה עוד אבל אני חושב שהוא דגם למה ראש רשות מוצלח עושה, ואיך אפשר לקחת רשות בפריפריה בישראל ולעשות ממנה אימפריה.

ודרך אגב אני גם שמעתי שהיינו בסיור אצלו מעיריית ירושלים, על שינוי הגישה שהוא עשה, לא מסכנות אלא עמידה זקופה ולחימה על מה שמגיע, אני חושב שאם יש מגיע בפוליטיקה ובהובלת ערים, אז לעכו מגיע. אני רוצה לציין פה משהו ששוב אמרתי, אני לא בטוח שהוא יהיה פופולרי, כי בדרך כלל כשמדברים על צמצום פערים מדברים על כסף, אבל כסף זה לא כל הסיפור, ויש תחומים שזה אפילו לא עיקר הסיפור, אני אקח את התחום שהוועדה שיושבת פה בדרך כלל עוסקת בו וזה חינוך כבר לא מעט שנים. אני ניהלתי בית ספר בפריפריה ליד בית שאן, שיש תקצוב נוסף לפריפריה בישראל ותמיד צריך יותר, אבל לפחות בחינוך זה לא העיקר, בחינוך יש הרבה מאוד דברים נוספים שצריך, דרך אגב דווקא בנושא כוח האדם וכוח האדם הפרה-רפואי, כאן למשל הפריפריה צריכה יותר, אבל יש לא מעט תחומים שבהם בית ספר בפריפריה מקבל יותר מבית ספר במרכז, אבל זה לא מספיק. כאן אני אומר, בגלל שהוועדה הזו בוועדת חינוך, הרבה מהדברים תלויים בכלים שאותם אתה מעמיד לרשות בתי הספר, וכאן באמת יש כלים, ושוב הם רובם לא נקנים בכסף, פשוט צריך לתת אותם, זה שתיתן כסף לא יעזור, הדבר הכי גרוע שהמדינה יכולה לעשות, וראינו את זה גם בשנים האחרונות תחת כל הממשלות, זה לשים כסף אבל לא לסייע לו לפעול בצורה יעילה ונכונה, ולכן אני אומר לצד הצורך תמיד בתקציבים, שזה הכי קל והכי ממוקד ויודעים לספור את זה, מאוד חשוב להעמיד את הכלים המקצועיים או האחרים, שרשויות בפריפריה, בתי ספר במקרה הזה בפריפריה צריכים כדי להצליח,

תודה רבה חבר הכנסת טור-פז, יושב ועדת הבריאות הרב אוריאל בוסו, ולמה אני אומר את זה, חבר הכנסת כמובן, סגן יושב-ראש כנסת, אבל אמרתי יושב-ראש ועדת הבריאות. בדרך לפה פגש אותי יהודי שאמר לי שהוא היה צריך עזרה מנפטר שהגיע מחו"ל, לא יודע מקרה שקרה אתמול, וגם תוך כדי שסגן יושב-ראש הכנסת יושב, ובכל אופן הוא אמר לי תוך 7 דקות הצליח לשחרר ולעשות ולדאוג, אז אתה יודע ברמה האישית אני רוצה להגיד לך תודה רבה, כי פשוט זה על הרבה הרבה דברים טובים שאתה עושה, אבל וודאי גם על הדברים האלו וכמובן אנחנו רוצים לשמוע. אדוני היושב-ראש בוקר טוב, צוהריים טובים, ואני אומר בוקר טוב, כי אם ב- 08:00 הייתי פוגש אותך הייתי אומר לך לילה טוב, ועכשיו זה יכול להיות בוקר טוב. גם חבר הכנסת בצלאל יושב-ראש הוועדה וגם אני, ופשוט נדחתה לי בגלל הלילה, אז הוועדה שלי הייתה צריכה להתחיל רק בשעה 13:00, בגלל זה לא הייתי פה בפתיחה ויש לי עוד ועדה תיכף. אז קודם כל אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך אותך על הוועדה החשובה הזו, נמצאים פה ראשי רשויות ומנכ"ל משרד הפנים. תנועת ש"ס בהסכמים הקואליציוניים שלה לא ביקשה לעשות לעצמה הנחות בכל הפרמטרים בכל המשרדים שהיא מחזיקה, ויש פרקים נרחבים מאוד לצמצום פערים, ולא בכדי ועדות משנה שהוקמו, כל אחד בחר לעצמו נושא, יש ועדות קבועות כמו הוועדה שלי, ועדת חינוך, אבל יש ועדות שבסוף אנחנו מחליטים את הנושאים, וחבר הכנסת בצלאל כחבר כנסת בתנועה חברתית שמטפלים בנושאים חברתיים וכאיש חברתי בחר את הנושא הזה, ואתה האדם הנכון. ואני אומר לך שאנחנו נשתף פעולה, ואני אומר לך למה אני מתכוון, יש פרק נרחב בהסכם הקואליציוני בנושא הבריאות, בצמצום פערים, וכשאנחנו אומרים צמצום פערים זה גם כן פערים פריפריאליים וגם פערים חברתיים, אנחנו יודעים שתקצוב הקפיטציה אינו דומה לבית חולים הנצרתי או בית חולים פוריה, לבין בית חולים איכילוב בתל אביב, אלה נקודות שאנחנו שמים לעצמנו לצמצם את הפערים ששירותי בריאות יקבלו שוויוניים, מי שגר בפריפריה. אמרנו שגם יהיה דיונים ביחד בנושא הזה.

אני במרכז בקרה של הכנסת, יש נתונים ברורים שאדם שגר בפריפריה, תוחלת החיים שלו כמה שנים פחותה מהמרכז, אף אחד לא יכול לאפשר לעצמו את זה במודע מראש לדעת שאם הוא בחר לחיות במקום כזה, יש לו כמה שנים פחות לחיות במדינת ישראל בגלל דברים כאלו ואחרים, לכן אני חושבת שאנחנו כוועדה נשתף פעולה, נראה עין בעין אלו דברים שאנחנו רואים בהם בכנסת. אגב כל הצעות החוק שלנו אלו הצעות חוק חברתיות, שמטרתן הסופית כמו שציין מנכ"ל משרד הפנים, בסוף מטרתם הסופית היא צמצום פערים, כי אנחנו מגיעים מאותם מקומות, לכן אני מודה לראשי רשויות ולא בכדי, אלה שנמצאים פה זה ראשי רשויות שמחפשים לתת את השוויון, לפעמים זה שוויון חברתי, לפעמים שוויון שהוא גם כן של מעמדות כאלה ואחרות, ואנחנו ללא ספק נהיה לעזר והכי סמך אחד לשני. אנחנו מאחלים לך הצלחה, זה יום מבורך לכנסת, ראינו אתמול מופעים שככה במרכז השולחן קפצו, אם חברי כנסת יקפצו למרכז השולחן וליושב-ראש על נושאים חברתיים בשביל לצמצם את הפערים, אנחנו אפילו נסלח ונגיד אלו הדברים החשובים, אני רוצה לשמוע את הזעקה על יוקר המחייה ועל הדברים הללו של חברי הכנסת, ולצערנו הדברים האלה פחות מדירים שינה מעיניהם, אבל מעיננו זה ימשיך להדיר שינה, בהצלחה ותודה רבה. תודה רבה חבר הכנסת אוריאל בוסו, מורן כהנה מתנועת תרבות בפריפריה. שלום, שמי מורן, תודה רבה על ההזמנה ועל הוועדה ועל ההזדמנות לדבר, אני מעפולה, אני מגיעה לכאן מעפולה אחרי כמעט 20 שנה שאני חיה בעפולה. דובר כאן מקודם על הסיבה שצעירים נשארים ועל החשיבות באמת להשאיר צעירים בפריפריה, אני מסכימה שזה הדבר הכי חשוב להשאיר את הצעירים בפריפריה, אנחנו במכון הישראלי למדיניות תרבות בדקנו למה צעירים נשארים בפריפריה, מה הסיבות המרכזיות ודווקא גילינו שלהפתעתנו זה לא בהכרח תעסוקה. אנשים נשארים כי יש להם איכות חיים, כי יש להם תחושת שייכות לקהילה, וכי יש להם איכות חיים שזה בעיקר תרבות וחינוך, והרבה פעמים בעידן היום בעיקר כשהתעסוקה היא היברידית, היא משתנה, אז אפשר גם לעבוד מרחוק במקומות, והתחום של התרבות משחק פה תפקיד חשוב, התרבות והמורשת והקהילתיות, זאת הסיבה שאני בחרתי להישאר בעפולה, עשיתי את הכיוון ההפוך מתל אביב לעפולה, ואני מאוד שמחה על זה, ואני חושבת שזה הדבר הנכון, וזה נושא שהרבה פעמים מדלגים עליו בסוגיות של צמצום פערים ולדעתי זה פספוס. כי דרך תרבות ומורשת מתגבשת תחושת שייכות, יש חוסן לאומי שמבוסס גם על חוסן רוחני, ואנחנו צריכים להשקיע בדבר הזה, מעבר כמובן להשקעה של תרבות, גם בפיתוח הכלכלי, יש נתונים שמראים שהשקעה של 40 מיליון שקל בתחום תרבות, מביא עוד 700 מיליון שקל לתחום תיירות, זה נתון אגב של מבקר המדינה לא שלנו, ואם רק המדינה הייתה מאמצת אותו ומתייחסת לזה אז היינו במקום אחר. אני מאוד אשמח להביא את הנושא הזה לסדר היום של הוועדה גם בהמשך. דבר חשוב מאוד, תודה רבה אנחנו גם נדון בנושאים האלו. אדוני סליחה, קריית מלאכי הוא פשוט בא למקומו, אז אם אתה יכול. ראש עיריית קריית מלאכי. הקדמת מישהו לפני, אני נהלה מהשיחה הזו. אז אנחנו ניתן לדן כהן.

אז כמובן שנמצא איתנו פה ממלא מקום ראש עיריית נתיבות הרב מעלימי, דבר ראשון תודה רבה שבאתם ואנחנו נשמח מאוד גם לשמוע אתכם בבקשה. קודם כל ברכות על הוועדה החשובה הזאתי, אני מכיר את יושב-ראש הוועדה כבר כמה שנים טובות בפעילות הברוכה, ואני מאמין שבעזרת ה', הוועדה הזאת תצא ממנה בשורות טובות לכל עם ישראל, במיוחד לפריפריה. הזכירו פה הרבה דברים, תעסוקה שמאוד חשוב, אני יוכל להגיד לך שבעיר נתיבות, העיר מתפתחת ברוך ה', בגידול ממש שכונות חדשות, של 15 אלף בתי אב, אנחנו הצלחנו גם ברוך ה' להביא MRI ו- CT לנתיבות שבעזרת ה' ייפתח בקרוב, אבל יש לנו עוד הרבה בעיות שצריך לגשר עליהם. הסיפור של התחבורה, הסיפור של הפרה-רפואי, שמחכים תורות של כמעט שנה, שנה ומשהו תור בשביל בדיקה כלשהי, וכבר הזמן הזה חולף. אז רבי אברהם, אנחנו נשמח שתקיימו את הדברים האלה, את כל הסיפור הזה של החינוך שדיברו עליו פה, דיבר עליו בני ביטון, דיברו חברי הכנסת, הסיפור של הרווחה שזה מאוד חשוב, דיבר על זה השר מקודם. שמענו את השר בעצמו מדבר.

אני דיברתי איתו כבר בתחילת הקדנציה, שחייב לגשר על הפערים האלה, אין תקציב, אנחנו היום אני יכול להגיד ליושב-ראש, אנחנו היום מחזירים כל סוף שנה תקציבים לרווחה, כי אין לנו את ה- 25% לממן, וזה כל ראשי הערים בדרום ובנגב, מחזירים תקציבים של הרווחה ודברים אחרים, ומי שמשתמש בזה וזוכה בזה זה העיירות הגדולות, תל אביב וכל אזור המרכז. רבי יעקב, תודה רבה דברים חשובים מאוד, אנחנו בעזרת ה' נעשה עוד דיונים. אדוני סליחה, יש את הזום, ראש העיר אילת. ראש עיריית אילת מר אלי לנקרי, שלום וברכה. תודה אדוני היושב-ראש תודה רבה, תודה על ההזדמנות. אומנם אנחנו קצת רחוקים אחד מהשני אבל אנחנו מאוד מאוד קרובים, קרובים מאוד מאוד, אילת איך אומרים זה אחד מהמקומות החשובים מאוד, אם דיברו על הרכבת ואם דיברו על לנסות לקרב אתכם כמה שיותר למרכז אנחנו פה בשביל זה. תודה אדוני, תודה אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך על עצם קיום הוועדה החשובה ביותר, רבותי חברי הכנסת שם, השרים שנמצאים. הוועדה הזאת חשובה מאין כמוה, ואנחנו בכלל מרגישים משב רוח מרעננן חדש, זה מצוין בכל מה שקשור לפריפריה, בכל מה שקשור לנגב ולגליל, ואנחנו כמובן שמחים על כך. אני אגיד שמה שאנחנו כראשי רשויות בפריפריה ובפריפריה רחוקה ופריפריה בכלל, מה שאנחנו צריכים זה קודם כל אמון של השלטון המרכזי בנו, בשלטון המקומי, שאנחנו יכולים לעשות כאן שינויים מרחיקי לכת, ולהוביל תוכניות שיביאו אותנו למקומות אחרים. דבר שני אנחנו צריכים סמכויות, ודבר שלישי משאבים, אם נקבל את שלושת הדברים האלה מהשלטון המרכזי, אני מאמין שאנחנו נהיה במקום אחר. עכשיו תראה, דיברו קודם על היישוב של הפריפריה, כלומר כמה אנשים יושבים בפריפריה, אני יכול לספר לכם שבנגב אתם יודעים, שטחו של הנגב הוא 60% משטחה של מדינת ישראל, יושבים על כל הנגב כ- 8%, 9% לכל היותר מתושבי מדינת ישראל, הערבה היא 19% משטחה של מדינת ישראל, פחות מאחוז כולל אילת, פחות מאחוז מתושבי מדינת ישראל יושבים שם. עכשיו צאו ותבחנו מה יקרה כאן, במדינה בכלל כשהמדינה תהיה בת 100, והיא תמנה 15 מיליון, 16 מיליון תושבים כמו שאומרים, אז אני הצעתי פתרון אחד אגב, כשאנחנו מדברים על פתרונות, שאולי יביאו אותנו לעצמאות כלכלית, כך שלא נצטרך בכלל להיות נטל על המדינה, אז פתרון כמו רכבת שיחבר את הפריפריה הרחוקה, שיחבר אותנו יביא מעצמו להתמודדות מצוינת שלנו עם האתגרים.

כסגן ראש עיריית ירושלים, אני יודע שכל שנה שאנחנו מגיעים לגבי פורום סגנים, אני יודע שאתה מעלה את הנושא הזה, הוא נושא מאוד מאוד חשוב, אני יודע גם אילת זה הרבה תושבים ובסוף אנשים רוצים להגיע לאילת, כעיר תיירות ובאמת אתה יודע מאוד נהנים שמה, אז כמובן שהדבר הזה מאוד מאוד חשוב הנושא של התחבורה שזה הרכבת.

אני רוצה להגיד לך שאנחנו עשינו התקדמות מאוד גדולה, כמובן באמצעות החלטת ממשלה של הממשלה הזו שהתקבלה דיי מזמן, אבל היום אנחנו מצויים במקום אחר, וזה ישים וזה קרוב, וזה רק עניין של החלטה וזה משנה פני מציאות, אדוני היושב-ראש זה משנה פני מציאות, אני אומר שאנחנו מתמודדים וציינו כאן את האתגרים בפריפריה, בהחלט אתגרים בריאותיים, אני אומר לכם,

סליחה שאני אומר את זה, אני לא גאה בזה, אין עיר שמתמודדת עם אתגרים בריאותיים כמו העיר אילת. אני לא רוצה להגיד, אני מתבייש להגיד שאנחנו בתוחלת החיים במקום האחרון, כלומר אצלנו תוחלת החיים הקצרה ביותר במדינת ישראל, עצוב לי להגיד את זה אבל זה המצב, ואותו דבר עם אתגרים תחבורתיים, ואותו דבר עם אתגרים תעסוקתיים, אבל לכל אחד מהדברים האלה באנו עם פתרונות, מה שצריך זה לאמץ את הפתרונות האלה, לתת לנו כראשי רשויות להוביל את זה.

כל תוכנית שהבאנו לממשלה, יש לה כדאיות כלכלית גם למדינת ישראל ולממשלת ישראל, כולל הרכב ושאף אחד לא יספר סיפורים לגבי כדאיות כזאת או אחרת, ובכלל ממתי בוחנים נושאים תחבורתיים כמו אלה ובכלל במונחים שכל כדאיות כלכלית. עוד דבר אחד שחשוב לי לציין, כי שמעתי קודם את ההתייחסות גם של מנכ"ל משרד הפנים, וגם של שר הפנים, אני רוצה לומר כך, תראו ההתייחסות לכל נושא המדדים שעל פיהם בוחנים את הפריפריה חייבת להשתנות, אי אפשר עוד להמשיך ולמדוד את זה אך ורק על פי המדד הסוציו-אקונומי, כולם יודעים שהמדד הזה לא משקף באמת את המצב לאשורו, והממשלה הזו דווקא, לפני שנים אחרות, כלומר ממשלת הליכוד, ממשלת הימין קיבלה החלטה לאמץ מדד חדש, קוראים לו המדד הפריפריאלי, בעצם קוראים לו המדד המשולב, מדד המשולב הוא מכפלה פשוטה של המדד הפריפריאלי והמדד הסוציו-אקונומי, תעשו בבקשה שימוש במדד הזה, אדוני היושב-ראש אני מבקש להתחיל להכניס את המדד הזה, כי אחרת עיר כמו אילת פשוט נופלת בין הכיסאות, במענקי איזון, בכל מה שתרצו, אילת נופלת בין הכיסאות וסובלת מזה, ואז צריך החלטות ממשלה מיוחדות. ואפשר להתגבר על זה גם בלי החלטות ממשלה מיוחדות, באמצעות טיפול בנוסחה ובאמצעות טיפול חריג ברשויות שאינן נופלות בדברים האלה.

תודה אנחנו צריכים להתכנס לכיוון הסיום כבר, ראש עיריית קריית מלאכי, מר אליהו זוהר. צוהריים טובים מכובדי, כולם, אמרו הרבה דברים בנעשה גם במצב שלנו, אבל אני רוצה, ראש עיריית עכו ידידי צודק במה שהוא אומר בהיבט אחד והוא חשוב מאוד, לא לייצר מסכנות כל הזמן, ומהעוצמה הזו אתה צריך לייצר מנגנון שיהיה לך אותו בסוף. קריית מלאכי במתווה שלה לאורך כל השנים לכל ההיסטוריה שלה, אין לה הטבות מס, לא נגב גליל, בהיבט הזה שאתה היום נחשב כאילו מרכז הארץ וזה לא נכון, תסכל על קריית מלאכי בהיבט שלה של השנים, תראה איפה היא נמצאת בתוכנית הבראה במשך עשור וחצי או שני עשורים, רק עכשיו התהליך שהתחיל לא מזמן בתוכנית המראה, שהיא מביאה ממדים אחרים למערכת שלנו. מהבראה להמראה.

זה ממד מאוד חשוב שנותן לנו עוד נקודות זכות, אבל בהטבות מס בנגב והגליל אנחנו לא נמצאים שם, יש עוד מצב שהוא באמת קשה לקריית מלאכי, אין הסכמי גג לקריית מלאכי, כי אין לך שטח שמבחינתי אני יכול לייצר בו בניינים לעומת שטח פרטי, אם אני לא אקבל תהליך

באזור באר טוביה שזה אזור התעשייה שלהם ומרחבים כאלה גדולים, אתה מכיר את הנושא הזה מקרוב, אם זה לא ייתן לנו מתווה להסכמי גג, קריית מלאכי לא תוכל להתפתח. ומה ההיבט של ההתפתחות של העיר מעבר לאוכלוסייה שמגיעה, תסתכל על קריית מלאכי שאם היא הייתה בשנות ה- 50, אנחנו מבחינתנו רואים את ההיסטוריה של עם ישראל, שהחזית הייתה בסכנה לאורך כל ההיסטוריה, היום העורף הוא בסכנה, ואתה רואה את הבניינים הישנים בקריית מלאכי אתה צריך להבין, שבסוף זה משהו שהוא צורך קיומי למדינת ישראל, ביקום שלנו אנחנו צריכים לשמור על האזרחים שלנו, אנחנו לא מדברים על הבניין מה שאנחנו רואים ברעידות אדמה, אני מדבר מבחינת חלילה מלחמה, אנחנו ב- 40 קילומטר, כמו נתיבות, כמו אופקים כמו כולם בסכנה שעורבת לנו. אז אנחנו מבקשים להתייחס לממד הזה מאוד חשוב לנו, ובאמת לחשוב על קריית מלאכי, מה שלא חשבו הרבה שנים עליה.

תודה רבה אליהו זוהר. סגן ראש עיריית רמלה איתן דהאן, וכמובן אחריו הפעיל החברתי בני פרץ. אדוני סליחה לפרוטוקול הוא אחרון, משום שראש העיר קריית שמונה שאני רוצה להעלות בזום זה לא מסתדר, אז אנחנו בעצם איתו מסיימים, עם בני. בסדר, איתן דהאן בבקשה. אדוני יושב-ראש הוועדה, אנחנו ברמלה ברוך השם עיר שהיא מתקדמת, מתפתחת דווקא, עיר מעורבת, אבל מה שרציתי לדבר זה בנושא אחד העניין של הדיור, יש אצלנו נאות, נאות שמיר, נאות בגין, ברוך ה' נאות, אבל המחיר הוא לא כל כך נאות, אם הם יכולים לעשות את המחיר וזה בעצם מה שמושך הרבה צעירים. סיפור פה בעירייה איך לשמור על הבחורים הצעירים, על החברה הצעירים, אחד מהם זה גם כן העזרה הזאת שהבתים הם לא במחירים גבוהים, יפים, יש להם חצרות, יש להם גנים, הכל ליד הבית מסודר, זה גורם להם להישאר, תודה רבה. תודה רבה, דברים קולעים וקצרים, יישר כוח גדול, הפעיל החברתי בני פרץ בכבוד. קודם כל כבודו ברכות על הוועדה הזאת שקמה לצמצום פערים, ואני אאחל באמת לצמצום פערים, כאחד שמשנתנו ונלחמנו גם בעתיד, ואני גם היום וכל השנים שלי בכנסת, מהו צמצום פערים. ואני תמיד אמרתי, קודם כל בשביל להביא מורים, ואתה רואה את זה שבצבא הם לא מגיעים לא ל- 8200 כל הילדים האלה, לכן אלה הצפונבונים היום עושים לנו מה שעושים ברחובות כאילו התעשלו על חשבון הגב של כל אלה שעמלו. אני הייתי עובד אני אומר לך, בעיירות פיתוח היינו הולכים, וכפי שאמר ביטון וכפי שאמר ראש העיר לנקרי, להביא להם תעסוקה שאייך אומרים, גם עובד וגם נשאר מקבץ נדבות לא עשינו בזה כלום, וכדי להביא תעסוקה שמכבדת צריך גם לדעת אייך להרים. אני אומר לילדים לנוער ולילדים מה עומד לפניהם כדי שהם יתפתחו, המראה שנמצאת לפניהם זה מה שגורם להם להתפתח,

אני אגיד לך דבר אחד, כשאני הייתי בא פעם לעיירות הפיתוח לראות, הייתי רואה ילדים, ילדים אומר להם למה אתם לא לומדים כלכלה, מה היו אומרים לי, אה הנה אימא שלי עובדת, לא יודעת קרוא וכתוב, לוחץ כפתור אדום, מה טקסטיל שלא נותן כלום לכן הם לא התפתחו. כשהיה בייגה שוחט ופנו אליו, וביקשנו את הדברים ואמרנו זה ירים את החינוך גם באותה עיירה ובאותה העיר, אם תביא לדרום, אתם מדברים חינוך חינוך, אז אמרתי לו תביא, על המזל בנס בגיר נפל, בא שמה אינטל, אתה רואה מה קורה באינטל, איך הרימה גם את החינוך מתרומם. עכשיו בחינוך גם צריך להביא עידוד, אני למשל שאופיר אקוניס היה שר המדע, ביקשתי ממנו דבר אחד, תביא קייטנה לילדים ולנוער בחינם, תעשה לחסרי יכולת,

כשאתה מביא אותם כשהם עוד ילדים שמתבשלים, הגירוי גורם להם להתפתח. בני אין ספק שיהיו עוד הרבה דיונים בנושא הזה. אני הולך לסיים כבודו, בבתי הספר שיגידו לך בתיכוניים בדרום, אומרים הם לא מגיעים למדע ולכימיה, איך יגיעו למדע ולכימיה אם אתה לא שם בבית ספר מעבדה ומביא את זה שיפתה אותם לבוא לשם, איך יתפחו ככה כדי להגיע לרמות האלה, הם לא מביאים, אני אומר תתמצתו, תתנו למורים ולמדענים תנו להם כסף שיתפתו לבוא, הם אוהבים כסף תביאו אותם לשם, תנו להם הטבות, דירה בחינם כל מה שאפשר ותשכירו את הדירות שלהם, תרימו את האנשים האלה, כבר עשרות שנים כבר הלב כואב לראות את עמנו במצב כזה. בני דברים היוצאים מן הלב, בני הפעיל החברתי שלנו. חייב להביא אותם למצב להביא להם שמה מה שנקרא בתי חולים ורופאים וכל המעבדות שיהיה להם בדרום שהם צריכים לחכות שבועות וחודשים בשביל זה, מקום המדינה אנחנו נכנסים עכשיו לשנה 75, שנת 75 למדינה, ותראה אותם אין להם, תחשוב מערד לרוץ לבא שבע, אמבולנס וכל זה,

איך אמר משה רבינו, מספיק שניקח את ההגה קצת קדימה. ואני רוצה להגיד לך רק עצה אחת, תעקוב אחרי התקציב, האם הוא יורד באמת או שהוא מסתובב אצל אלה שבקרנות ולא עושים כלום, אחת לחצי שנה תזמין לפה אותם, ותראה אם עשו משהו, ותביא גם את ראשי הערים אם מגיע להם. תודה, תודה בני. לסיכום אני דבר ראשון רוצה להודות באמת לראשי הרשויות שהגיעו, טרחו באמת מרחוק והגיעו, כמובן ראש עיריית אילת שהיה איתנו גם, הנציגים החברתיים שהיו פה. אדוני סליחה, ראש העיר קריית שמונה רוצה בזום, תאפשר לו בבקשה.

בוודאי, אם ממש אנחנו מצליחים במיידי מה טוב, אם לא אנחנו נשאיר את זה לוועדות הבאות, מצליחים להעלות אותו? אביחי ראש העיר צעיר. אכן כך, קודם כל שלום אדוני היושב-ראש, שלום לחברי הוועדה הנכבדה, ואני מודה לכם על ההזדמנות לדבר, ואני כמובן מצטרף לחבריי שדיברו קודם עם הסוגיות שעלו. אני רוצה להעלות כמה נקודות שפחות התייחסו אליהם. רק בוא נשתדל קצת בקצרה כי אנחנו חייבים להתכנס לסיום, כן ידידי. קודם כל ככה נגע הדובר האחרון בקצרה, בכל סוגיית כוח האדם והשכר, שאנחנו יודעים שבכלל בשירות הציבורי מאוד קשה היום לגייס עובדים, בעיקר אם אנחנו מדברים על משרות איכותיות, אני חיפשתי מהנדס עיר, ותפקידים כאלה שאתה יכול לחפש כל כך הרבה זמן,

השכר שמציעים היום בשוק הפרטי למהנדס מתחיל בלי ניסיון, בלי כל הדרישות שדורשים בשלטון המקומי, משאירים אותך פשוט בלי מהנדס, וזה לא רק במקצועות כמו מהנדסים. אני בקריית שמונה, מדבר כרגע בשם 18 רשויות באזור, מחזיק בית ספר לחינוך מיוחד, הוא נמצא אצלי ולבית ספר הזה מגיעים ילדים מכל 18 הרשויות, החל מרמת הגולן, כפרים דרוזים, קיבוצים, מושבים כולם מגיעים לקבל את החינוך המיוחד בקריית שמונה, וכבר מעל חודש שאני נאלץ לסגור את בית הספר בשעה 14:00 במקום בשעה 17:00 כי אנחנו לא מצליחים לגייס סייעות. הסייעות מקבלות שכר שאני לא רוצה לדבר עליו, בוודאי כשאנחנו משווים את אותו שכר בין סייעת רגילה לסייעת חינוך מיוחד, שצריכה לא נעים לתאר את זה אפילו, אבל להחליף צרכים לילדים בוגרים, ולחטוף נשיכות ומכות, ולקבל שכר זעום כזה, שסייעת מעדיפה ללכת לבית ספר אחר ולקבל את אותם תנאים, בלתי אפשרי, אני כבר חודש וחצי סוגר בית ספר כי אני פשוט לא מוצא סייעות. אומרים פריפריה, אנשים רוצים לעבוד, חבר'ה לא בכל מחיר, הפכנו להיות פה שוק עבודה זול. אביחי הנושא של סייעות הוא בכל הארץ, אני יכול להגיד לך גם כתושב ירושלים, נושא הסייעות באמת קשה מאוד לגייס בפרט בגלל השכר. בפרט סייעות חינוך המיוחד לא סתם, בחינוך המיוחד המצב שלהם קשה עוד יותר וגם המטלות שהן נדרשות לבצע הן קשות עוד יותר, ואין להן שום גמול על זה. נושא נוסף שאני רוצה להעלות, זה סיפור חלוקה מחדש של קרקעות, אתם יודעים קום המדינה קמה בצורה אחרת, אז רוב ההתיישבות הייתה קיבוצית חקלאית, נכון להיום זה לא המצב, רוב האוכלוסייה נמצאת בערים, אבל עדיין 93% מאדמות ישראל מוחזקות על ידי 8% מהאוכלוסייה, קריית שמונה שרוצה לגדול ולבנות שכונות חדשות היא פשוט לא יכולה, והיא צריכה לריב על שטחים חקלאיים פה, ושטחים חקלאיים פה וועדה גיאוגרפית ועד שהיא מתכנסת, אני חושב שכל הנושא הזה צריך לקבל התייחסות, זה לא בעיה רק של קריית שמונה, זה בעיה באופן טבעי, יש גידול באוכלוסייה. אם אנחנו נסתכל טיפה קדימה, 2040, עוד 12 מיליון איש יש במדינת ישראל, אין להם מקום בגוש דן ותל אביב, האוכלוסייה הזאת תצטרך להיות בנגב ובגליל, ובנגב ובגליל אנחנו צריכים לחלק מחדש את הקרקעות ולקבוע מחדש את החלוקה, לא הגיוני שלערים אין יותר לאן להתפתח, ובני קריית שמונה נמצאים בהרחבות בקיבוצים מסביב, לא כי הם לא רצו להיות פה, כי פשוט אין להם איפה להיות פה ואין להם אדמות, וזה נושא שהייתי רוצה להתייחס אליו גם כן, בשביל לצמצם את הפערים, כדי שנוכל להשאיר את הבנים שלנו - - אביחי אני מתנצל שאנחנו ככה חייבים לסיים. במשפט אחד, מדובר על הסוציו-אקונומי, אני לא אחזור על זה, אבל כמובן שצריך לשנות אותו, וזה נכון גם לשיטת המצ'ינג, הרשויות החלשות יותר גם לא יכולות לעמוד בקולות קוראים לפעמים כי אין לנו את המצ'ינג הזה, ואז התוצאה היא שרשויות חזקות לוקחות גם את הפירורים שאנחנו לא יכולים לקחת. נושא רעידות אדמה והמיגון והטילים, דובר המון בוודאי בעת האחרונה אני גם לא ארחיב עליו, אבל הוא חייב לקבל התייחסות, נושא התחבורה הציבורית, אנחנו ארץ קטנה, אני נוסע מקריית שמונה אילת ברכב שלי לא מעט פעמים, כל הכנסים שם, חמש שעות אם לא עצרתי בדרך מקצה לקצה עשיתי את זה, אין סיבה שנהיה פריפריה, אין סיבה שקריית שמונה תוגדר כפריפריה שנדבר על כל הדברים האלה, צריך לקבל את כל הקצוות, אנחנו מדינה קטנה ולפתור את כל הבעיות. בוועדה הבאה אנחנו גם, אחד מהנושאים זה נושא התחבורה אנחנו נדון בנושא הזה, ואני אשמח מאוד שתגיע אביחי, אתה מוזמן לוועדות, גם להשמיע את הידע, להשמיע את קולך, את הקול של התושבים שאתה מייצג, אני שמח שהיית איתנו גם בזום ובעזרת ה' נראה אותך עוד פה בוועדות, תודה רבה. תודה לכם על הבמה הזאת. תודה אביחי. באמת כמו שאמרתי, דבר ראשון תודה רבה לכל ראשי הרשויות שהיו איתנו פה, הנציגים, נציגים חברתיים כמובן שגם היו איתנו פה. כוועדה ראשונה קיבלנו תמונת מצב על הרבה הרבה נושאים, אנחנו מתחילים כבר לנגוע כבר בשבוע הבא על הנושאים שעלו פה, אני שמח מאוד איך אומרים, פרצנו לדלת פתוחה, וגם נגענו בנושאים וניגע בנושאים שהם מאוד מאוד חשובים, אני מקווה שבדיונים הבאים אתם תראו פה את המשרדים הנוגעים בכל נושא ונושא. אני מקווה מאוד שיהיה לנו המלחצות, וההמלצות אנחנו נעקוב אחריהם שבאמת הם ייושמו במשרדים השונים, אנחנו לומדים ביחס, נגבש ביחד המלצות וביחד נביא לראות באמת איך אנחנו מצמצמים בפועל את הפערים החברתיים בשטח עצמו, ואני מקווה שבסוף הקדנציה הזאתי, הלוואי כמו שאמר ראש עיריית עכו מר לנקרי, שלא יהיה את המושג הזה פריפריה. כל מקום ומקום הוא יהיה המרכז, ירושלים תהיה המרכז כמו עכו, כמו כל רשות אחרת, באמת תודה רבה לכולם, כמובן לחברי הוועדה, כמובן למנהלת הוועדה, מזמין אתכם לכל הוועדות, יהיו ועדות חשובות וגם יצאו מהם דברים טובים בעזרת ה', תודה רבה לכולם, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:50.